גברתי מנהלת הוועדה, יועצות משפטיות, הרשם בוקר טוב לך הדובר, ערוץ הכנסת, חבריי חברי הכנסת. אני רואה שיש לנו אורחים מכובדים. יושב-ראש מרכז המועצות האזוריות, אני מודה לאדוני שמצא לנכון להגיע לדיון החשוב הזה. אני רוצה לומר כך: תראו, כולם כבר, כל אחד והפריימריז האישי שלו; ואני מוצא לנכון להגיע לכאן יום אחרי יום, למרות שמשרד החקלאות היה צריך להגיש את התקנות כבר מזמן והיה לנו את הסיפק של לשבת ולטפל בדברים האלה כמו שצריך. ולמרות זאת, אנחנו מתכנסים כאן, כי אני מבין את המשמעות הדרמטית על החקלאים, וקל וחומר על יישובי העימות,

כל אלה שנמצאים בקו העימות, שכלפיהם זה עניין של חיים ומוות במידה רבה. ואני לא מפריז כאן בעניין זה כשאני אומר למר קהלת

הוא התרכך קצת. אני רוצה שנבין. עזבו אותו.

אתה יודע, אני אומר לך את זה כך: הרבה פעמים כשאני רואה תזכיר את השם לפרוטוקול. מאיר.

החיים בנויים כך שאתה יכול להגיד: אני כל כך צודק שהיה לי את המטע הכי טוב בעולם, באה המלחמה והרסה לי אותו. אני אומר: אתה יכול לצדוק כל כך. רק החיים, אתה יודע, לא מתכתבים.

אתה יודע, החיים הפשוטים, היום-יום.

כשאתה קם בבוקר, פותח חלון, ואתה צריך ללכת לשלם את המשכנתה,

ולגדל ילדים ולחיות אי שם בפיסטין. אתה יודע, זה לא ברור מאליו. האנשים האלה לא רק שלא בחרו לחיות שם בהתחלת הדרך, הם קמו, אמרו להם שהם תל אביב בכלל. זה האמיתי. כך נראית - - - בתל אביב. אמרו להם: הים עוד מעט יעלה. ונשארו, ונאחזו. זה העניין. זה הקרב, זה המאבק. אנשים, נהיה חיים כדי לשרוד. ואני כאן לא אדם פוליטי. 99% מהם, לצערי, לא מצביעים עבורנו בכלל. כי יש כאלה שאוהבים סאדו-מאזו. אבל יחד עם זאת,

אני פה בראש ובראשונה כבן אדם. עכשיו, חברים, לא נשאר לנו הרבה. איתן, רוצה פרשנות לסאדו-מאזו.

אני רוצה להגיד כך, שמעון.

אני מקווה שדיברת כל הדרך ברכב של זה שהיה איתך,

ישנו בירושלים.

אה, כן? הוא ישן פה, ואני באתי מהצפון. הבנתי. אז שמעון, ואני אומר את זה לכל החברים היקרים, אני יודע שאתם צודקים בכול. אבל אתם גם מכירים את כללי העבודה בחדר הזה. ויש אחת מן השתיים: או שאתם תמרמרו לעצמכם את החיים אני לא עושה עוד דיון. איך אומרים?

אין עוד דיון.

דבר שני, יש לי עוד דיון היום. עוד שלושה, אבל מי סופר.

אז אני אומר: אל תפריעו לי לעזור לכם. ואין יותר אויב גדול של הטוב מאוד מאשר המצוין. אוקיי? אז אנא תנו לי לנהל את הדברים כמו שצריך. אני יודע שיש עוד נושא אחד שהוא בליבת הדיון והמאבק, העניין של ה-200.

אני מקווה שסמנכ"ל, שגם הלשין כבר לצביקה - - - תקשיב, מחמאות לא נשארות בלב. ואני כל הזמן מדבר על זה שאנחנו צריכים למצוא את נקודת האיזון. החיים פה זה איזון.

אם היה יודע לעבוד רק על איזון, הכול היה נראה אחרת. אין צדק מוחלט בשום נושא: לא פוליטי, לא ביטחוני, לא מדיני, לא כלכלי, שום דבר. הכול איזונים ובלמים. אז אנחנו חוזרים לתוך התהליך. אסף, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. באיזה סעיף אנחנו? - - - של מי?

בעקבות השיחות שנערכו, יש שתי בקשות לדיון.

אולי אני אקריא. אני אקריא סעיפים, חבל על הזמן.

נכון, ואחד מהם זה הגדרות. זה על התחלה. כן, אוקיי.

בפתיח אני מעלה בקשה לדיון מחדש הצעת תקנות ודיון מחדש של חבר הכנסת כבל בסעיף 1 להגדרה: "בעל משק לול לייצור פטמים", ובתקנה 5(א)(1)(ג) ובתקנה 5(ג)(3). אנחנו מחכים לנציגה של משרד החקלאות; היא פשוט לקחה את הנוסח לצלם.

בינתיים שיפתח. בינתיים שיקיים הצבעה על הבקשה עצמה. לאחר מכן יהיה דיון.

זה בהמשך לשחות שהיו לנו אתמול וההבנות שהגענו בינינו. אז אנחנו רוצים,

לבצע את ההתאמות הנדרשות בעניין. מי בעד הדיון מחדש? שירים את ידו.

טוב, אדוני היושב-ראש, גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, חברי הכנסת וחבריי המגדלים. ברשותך, לא הצבעתם על סעיף 5(ב). האם כבודו רוצה להגיע ל-5(ב) רק אחרי שנסדר את עניין ההגדרות?

או להצביע עליו? כי בו אין שינוי. קדימה, 5(ב). בואו נקריא את הנוסח החדש. לא, בו אין שינוי.

אני מציעה - - - לא את 5(ב), אני מתנצל.

עד סעיף 6. רגע, אני מציעה שתחזור על סעיף ההגדרות. בבקשה. אתם ביקשתם, זאת אומרת, התקבלה בקשה לדיון מחדש בהגדרה: "בעל משק לול לייצור פטמים". תקריאו את ההגדרה החדשה, כך שהיושב ראש וחברי הכנסת יוכלו להעלות אותה להצבעה. קדימה, אסף. בבקשה, אפרת. אני אפרת ורד, הלשכה המשפטית, משרד החקלאות. ""בעל משק לול לייצור פטמים" חקלאי או אגודה שיתופית חקלאית שהיו בעלי מכסה לייצור פטמים לפי החוק ובלבד שמשנת 2014 לא יוצרו פטמים בתקופה שאינה עולה על 12 חודשים במצטבר," ובלבד שמשנת 2014? לא יוצרו פטמים בתקופה שאינה עולה על 12 חודשים במצטבר. אינה עולה על 12 חודשים. אינה עולה על 12 חודשים במצטבר. ד"ר אסף לוי הסביר את המהות, ואני מבקשת מהוועדה רשות אחרי זה לעבוד עם מרב על הניסוח. והסיפה של ההגדרה תימחק?

אני מציעה שהנוסח יהיה: "ובלבד שאם ייצר פטמים משנת 2014, תקופת הייצור האמורה לא עלתה על 12 חודשים במצטבר".

תסבירו את העיקרון.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לפרוטוקול, אני ד"ר אסף לוי, סמנכ"ל גורמי הייצור במשרד החקלאות. התקנה, כפי שביקשנו לאשר אותה מלכתחילה, אמרה שכל מי שהיה בעל משק לייצור פטמים והפסיק לייצר עד שנת התכנון. אחרי הדיון, אני קיבלתי מספר שיחות טלפון ממגדלים שניסו עוד בשיניים בתקופה האחרונה לגדל פטם, ונמצאים בין הפטיש לסדן, ואמרו: הנה, ניסינו עוד פעם והתקנה הזאת מפלה אותנו לרעה, מאחר והנה ניסינו, אבל בגלל שאני עדיין מושך את הגידול האחרון בשיניים, אני נופל בתקנה ובאפשרות להתמודד על המכסות.

ראינו לנכון להציע שכל מי שבחמש שנים האחרונות כמעט ולא גידל, ורק עשה ניסיונות שלא עולות על 12 חודשים בחמש שנים האחרונות, לתת לו אפשרות להיכנס להגרלה או אפשרות להציע מועמדות לקבל את המכסה, מכסת הטלה.

איתן, אתה רוצה להתייחס או משהו? אוקיי, תודה.

ירים את ידו.

התיקון של ההגדרה אושר. הגדרה נוספת שביקשנו להוסיף, בעקבות תיקון שיהיה בהמשך, היא ההגדרה של "גיל אחד".

עופות שבקעו בפרק זמן של לא יותר מעשרה ימים". אוקיי. זו הגדרה זהה שקיימת.

היושב-ראש, הגדרה הזאת קיימת בחקיקות שונות, כדי לפתור את הבעיה של בעל מכסת הטלה שיש לו גם מכסת פטם. ואנחנו נותנים לו את התוספת, לבקשתך, כדי לאפשר לו לגדל או בלול הקיים או בלול פטם את ההטלה.

אנחנו רוצים שיהיה גיל אחיד בין שני הלולים. ולכן, ההגדרה הזאת נכנסה, ובהמשך, כשנתקן את ההגדרות, אז אנחנו נגדיר שמי שהיה בעל מכסת הטלה ויש לו לול פטם במרחק של 300 מטר ומפסיק לייצר את הפטם, יוכל לאלכס בשני הלולים ובתנאי שלפחות יהיה גיל אחיד.

זו הגדרה - - - זו הגדרה חדשה בתוספת להגדרות. אז שיגידו את זה.

בגלל התיקון

בגלל התיקון שתכף יבוא.

יודעת מה הפריע לי.

מקובל, מקובל.

אז תקריאו, בבקשה, את הנוסח המוצע של ההגדרה, כדי שחברי הכנסת יוכלו להצביע.

""גיל אחד" עופות שבקעו בפרק זמן של לא יותר מעשרה ימים". אוקיי. זו הגדרה שהנוסח שלה זהה. אוקיי, אוקיי, בואו נתקדם. חברים, אני יכול להעלות להצבעה?

ירים את ידו. הצבעה בעד, פה אחד התיקון ההגדרה של "גיל אחד" נתקבל.

עכשיו אנחנו בעצם עוברים לתיקון הבא שלנו בתקנה 5(א)(1)(ג). כן. לפני ההקראה, אדוני היושב-ראש, יורשה לי להסביר מה עשינו כאן. ההגדרה הזאת של סעיף 5(א)(2)(ג) אומרת שכל מי שמקבל את המכסה במקום הפטם צריך להקים לול חדש. ופה הייתה בעיה, ולכן אנחנו עושים חריג ללול חדש בהתאם לייאמר מיד. בבקשה. אני אקריא נוסח שכתבנו מוקדם יותר היום. אני מבקשת רק מהוועדה אישור אחרי זה לבדוק עם מרב שאין לנו תיקוני ניסוח. בסדר. ההגדרה ב-(ג) נשארת כפי שהיא, ובסופה אנחנו מוסיפים: "היה מגדל בעל מכסה, רשאי הוא לייצר את המכסה החדשה במשקו בלול בו יוצרה מכסתו בשנת התכנון הקודמת אם הלול מתאים לאכלוס מכסתו בתוספת המכסה החדש בהתאם לתקנה 9(ב)(4)(א) ללא הרחבה של הלול, או בלול אחר במשקו ובלול בו יוצרה מכסתו כאמור אם העופות בגיל אחד, והכול בלבד שלא ייצר פטמים במשקו". אני אסביר, ברשותך. אנחנו נתבקשנו על ידי כבודו לאפשר לבן אדם שגם מגדל - - - תסביר שוב. חברים - - - אני אסביר, שנייה. אני יודע שהנוסח לא נמצא מול עיניכם, ולכם אני אסביר בפרשנות מה אומר הנוסח המשפטי. ולכן אנחנו, לאור בקשת היושב-ראש, בן אדם שיש לו גם מכסת הטלה וגם מכסת פטם יכול לגדל את מלוא מכסתו בתוספת ה-250 בלול ההטלה הקיים, במידה והוא לא צריך לעשות הגדלה.

הוא לא צריך לבנות מחדש את הלול, הלול מספיק As is. במידה והלול לא מספיק לגדל את מכסתו בתוספת, בצירוף התוספת בלול הקיים, הוא יוכל לגדל את מלוא מכסתו בלול פטם או בלול הקיים ובלול פטם ובתנאי שיהיה גיל אחיד.

עכשיו, לפני שאתם מצביעים, יש השלמה. אנא, השלימי. אוקיי, אז באותה תקנה, ב-5(ג)(3),

אני אקריא אולי את הכול. אסף, פה מחויב רק ב-9(ב). רק צפיפות. רק 9(ב).

" המגדל מתגורר מגורי קבע בסמוך לקרקע החקלאית הנזכרת בתקנת משנה (ג)(2)". "ואם הוא מחזיק הוא מתגורר בנחלתו ויקים לול חדש ביישוב שבו מצויה הנחלה" - - - רגע, פה הם רוצים לעצור.

"הוא מתגורר בנחלתו ויקים לול חדש ביישוב שבו מצויה הנחלה", אז פה אנחנו מוסיפים: "למעט אם הוא בעל מכסה כאמור בתקנת משנה (ב)", שזה בעצם מחזיר את הפטם - - - מתכתב עם הסעיף הקודם.

אני מציעה שאולי יחד עם העניין הזה כבר יקריאו את תקנת משנה (ב) ויעלו כבר להצבעה.

שאלה רק. זה עונה להקמת החוות המשותפות?

זה לא קשור לחוות. למה? כפרה עלייך. אני שואל, רגע. זה לא קשור לחוות. אני שאלתי רק.

תגיד, אתה עובד ב"ילאו"? הבאת עזים? עזוב, נו. תן לנו להתקדם. שנוציא אותם מראש, את העזים. לכן אני אומר לעזוב. תאמין לי הבנתי.

נתנו לזה מענה יפה.

אדוני היושב-ראש, אני חוזר ל-5(ב), לבקשת היועצת המשפטית.

" על אף האמור ברישה לתקנת משנה (א), קביעת מכסה לפי תקנת משנה (א)(1) למגדל פטם שהוא בעל מכסה ,תהיה בהיקף של 250,000 ביצי מאכל בלבד, ובלבד שמתקיימים לגביו שאר התנאים הקבועים בתקנת משנה (א)(1)."

מי בעד עם התיקונים, התוספות השינויים? ירים את ידו.

אני כמובן מנחה אתכם לעשות את ההתאמות, העקרונות ואת ההתאמות נוסח כדי

שזה יהיה - - - תיקוני נוסח. זה יישאר פחות או יותר כמו שהקריא,

לא משנה, אבל אני אומר. בסדר, הלאה. אז אם כך 5(א)(1)(ג)

כולל (ב) אושרו.

סעיף 4. סעיף 6 לא הקראנו. אני אגיד לך עד לאן, אדוני. עד תקנה 6, התקנות אושרו. אפשר להמשיך מתקנה 6. יופי. הלאה, המשך. "מכסות מיוחדות למוסדות להכשרה מקצועית ולבתי ספר חקלאיים ועדת המכסות, לאחר אישור מנהל האגף לחינוך התיישבותי במשרד החינוך או מנהל האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העניין, רשאית לקבוע מכסה חדשה בהיקף של עד 100,000 ביצי מאכל לבית ספר חקלאי או לבית ספר מקצועי שבפיקוח האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים שמתוכננת לקום בו מגמת לימוד חקלאי הכוללת לול הטלה, אם מספר התלמידים הרשומים ללימוד במגמה זו הוא 20 לפחות, ובלבד שהמכסה הכוללת שתוקצה לפי תקנה זו לא תעלה על 1,000,000 ביצים, מכסה לפי תקנה זו תיקבע לפי בקשת בית הספר החקלאי או בית הספר המקצועי,

למה שיבוא עוד פעם? רציתי רק לוודא. זה בית ספר בצומת גולני.

אני אקרא עד 7 (ב), שאין בו שינויים משנה שעברה.

קדימה, קדימה. "תוספות קבועות (א)ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שוויתר על שימוש חקלאי בקרקע שעיבד כדין לטובת האגודה החקלאית שבה נמצא משקו לצורך הקמת אתר חדש, תוספת מכסה בהיקף של עד 25,000 ביצים לכל דונם קרקע שעובד כדין במועד עקירת הגידול, אם התקיימו כל אלה: הקרקע אינה קרקע בחלקה א';

"חלקה א'" חלק מנחלה שהוא שטח רצוף של קרקע המיועד בתכנית תקפה למגורים, למבני משק של בעל הזכויות בנחלה ולעיבוד חקלאי, זכות השימוש בקרקע שעליה יוקם האתר החדש תינתן לכל בעלי הנחלות באותו היישוב המגדלים את מכסתם בלול זה, הבעלות על הלול שיוקם באתר תהיה של כל בעלי המכסה מאותו יישוב המגדלים בלול, הוכח להנחת דעתה של ועדת המכסות שהמגדל עתיד להעתיק את גידול מכסתו לאתר החדש, לבקשה לוועדת המכסות יצורף אישור מנהל המחוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר שבתחומו מצויה הקרקע, על עיבוד הקרקע כדין. (ב)תוספת מכסה לפי תקנת משנה (א) תתבטל אם בעל המכסה לא יגדל את כל מכסתו באתר החדש בתוך 24 חודשים מיום עקירת הגידול או אם יפסיק להתקיים אחד מהתנאים האמורים בתקנת המשנה האמורה." פה אני מבקש,

צריך הבהרה פה, בנקודה הזאת.

כן, ב-(ב), תוספת מכסה לפי תקנת משנה (א). אדוני היושב-ראש, אסף, מה שקורה פה הוא שב-(ב) ניתן פיצוי של 25,000 ביצים לדונם יתפנה לטובת אזור גידול. בעצם מה שהסעיף פה עושה הוא שהחקלאי שמקבל את 25,000 ביצה זה מותנה לו לתקופה של עד שנתיים. במידה והוא אישית לא יגדל בתוך האזור הזה, יילקחו ממנו 25,000 ביצים. אין מצב להשאיר את הסעיף הזה, אסף, מהסיבה שהקרקע נלקחה ממנו לטובת כלל היישוב. לא בהכרח אותו מגדל יגדל את מכסתו באתר הזה. יכול להיות שהוא מיועד לאתר אחר עם משפחה שלו. אז בעצם הוא גם נותן את הקרקע שלו ואתה מתנה את זה שהוא יבוא לאזור גידול הזה. אז מזה צריך לשחרר אותו.

אני רוצה להזכיר, הטיעון הזה כבר עלה בשנה שעברה, ועלה גם לפני שנתיים. העניין שאתה מקבל מכסה לגידול והמושב לוקח ממך את הקרקע להרחבת חניון. לטובת צורכי הציבור. לא משנה. אני זוכר את זה, כן. ונתנו לזה מענה.

פעם הקודמת נתנו, כן. כן.

פעם שעברה אמרנו שהקרקע תבוא לטובת כלל התושבים.

ב-2017 זה לא היה. עכשיו מי שקיבל את הפיצוי יוצא מהקרקע. הקרקע הופכת להיות של האגודה לכלל המגדלים. ופה בעצם אתה אומר לו - - - - - - אוקיי,

חבל על הזמן.

התנאי פה הוא שבן אדם שקיבל את הפיצוי הרי הקרקע הזאת צמודה למקום מגוריו.

לא מכיר את העובדות. תקרא את התנאים שהצבת לו בפסקה (א)(3). זה במסגרת מכסות הקרקעות. יכול להיות שייקחו לבן אדם קרקע, שיקימו אתר שלא קרוב ליישובו?

דקה אחת, חבר'ה, אני יודע שבמציאות של כל המושבים באזורי הגידול שנקבעו להם ואושרו לרוב המושבים אושרו אזורי הגידול רובם לא נמצאים בצמידות לנחלה. לא בצמידות לנחלה. בשטח של היישוב כתוב. לא כתוב בצמוד לנחלה. לא, לא, אסף. אז אני אומר לך בשטחי מטעים. משבצת.

במשבצת של היישוב, נכון. שטחי מטעים שהיו לו שם עוד דברים אחרים. - - - בוודאי ככה. לא, אז זה ככה. ולכן אין בעיה. בואו נניח שאנחנו מוותרים על זה, ובינתיים לקחו ממנו שלושה דונם. חברים יקרים, אסף, תשתקו כבר. אתם מבלבלים את המוח. זה כולה דבר שאפשר לתת לו מענה בלי בעיה. מה אתם עכשיו חופרים על דבר כזה? יש כאן עניין פשוט.

על פי כל הכללים, קיבל את הקצאה המגיעה לו.

עכשיו אין מחלוקת ברוב המקרים, ב-99% מהמקרים. הוא יבנה שם. יבנה שם. הכול בסדר. אם הוא לא בונה, יש כללים איך לטפל בזה. אומר שמעון: כדי שלא תיפול שגגה, עלול מצב שהמקום אותו הוא קיבל עליו לגדל את התוספת עלול להיות אסף, אם היית מבין - - - מחפש פתרון. אם היית מקשיב כבר קודם, היית מגיע עם פתרון כבר עכשיו. כי אני לא רואה פה בעיה, ולכן אני אגיד - - - לא,

תן לי לציין שאדוני איך אומרים? יצמיד ראש, וזה יגדיל את ה-IQ. כבר אין מקום. מה שאני מנסה לומר לך, אסף, שבנקודה הזו, זה עניין טכני. תוריד את הקרניים מהעז. שמעון, תודה רבה. להוריד את הקרניים מהעז.

כל שעה יוצא לך איזה משהו נכון. עשה טובה, אל תפריע. בבקשה. יכול לחזור הביתה, איתן, לא?

אני לא רואה בעיה עם הדבר, ואני אסביר לך למה. יינתן לזה פתרון, עזוב. אין בעיה. יש עוד מעט ועדת כספים, חבר'ה. בכל מקרה, הוא לא יקבל את התוספת אם הוא לא יבנה לול חדש. אם אין לו היתר בנייה. לא, הוא מקבל את התוספת בזמן שמפנים לו את המטע. עוקרים את המטע, הוא מקבל את התוספת.

אבל הוא לא יכול לקבל אותה - - - חצי מילה. אבל הוא כבר יש לו פתרון, אלקבץ. לא, רק שידע. אנחנו הולכים לקראת פיילוט, זה יתקע את הפיילוט.

יש כאן עניין עקרוני שצריך לתת עליו את הדעת. הוא טכני. אדוני, אני מוכן לחשוב על פתרון, ובתנאי שתוך 24 חודשים יעביר ללול שעומד בתנאיי רישוי העסקים. לא יכול להיות שבן אדם יקבל תוספת - - - לא. לא יהיה פיילוט, לא יהיה כלום. עזוב. אז הוא לא ייתן את המטע, ולא יהיה אזור גידול.

תקשיב. אני רוצה שאנחנו נבין. הוא אומר לעצמו את הדבר הבא: יש לי מכסה, אני צריך לגדל אותה, אני רוצה לגדל אותה. זה לא מצב שהוא מונע מעצמו מלגדל אותה, נכון? בא המושב, באה המועצה האזורית - - - המדינה. לקחה לו שלושה דונם. לקחה לו שלושה דונם איפה שהוא היה צריך לגדל. הוא צריך לקבל 75,000 ביצים. איפה יגדל אותן?

בלול שלו.

ואני רוצה שהוא - - - אתה רוצה,

שמעון, תאפשר לו. ולכן, תוספת כזאת משמעותית צריך להתנות שתגודל בלול שעומד ברישוי העסקים. מה זה "תוספת משמעותית"?

אדוני היושב-ראש, הוא ייתן תנאי שהוא לא נותן את המטע. הוא לא ייתן את המטע, אין אזורי גידול, לא יקומו לולים. - - - חברים יקרים, תקשיבו שנייה כולם.

תקשיבו שנייה. תגידו, מה אתם חושבים לכם שאני הולך לקראתכם ואני אאשר לכם שאתם תגדלו את זה לא על-פי הנהלים והכללים? - - - רגע, רגע. קודם כול, נבהיר. תורידו ידיים. קודם כול, נבהיר את הדבר הזה. קודם כל, שאנחנו עושים את הדברים בסוף בסוף תיזכרו, אתם מדברים גם עם אדם שהיה ראש השדולה של זכויות בעלי החיים. ואני כל הזמן הרי מנסה בגלל זה גם לא הקמנו אז את הלולים. אתם זוכרים את הקרב שניהלתי עבורכם בוועדת החינוך של הכנסת.

לכן, מה אני מנסה לומר לכם בעניין הספציפי הזה? יש כאן נקודה שצריך לתת עליה את הדעת שלא יצא שכרם בהפסדם. אני מבין את מה שאתה אומר, אסף. אל תטעה, מבין לחלוטין. אבל יחד עם זאת, אני רוצה שתסתכל פנימה ותראה אם אתה מכניס אותו לסד שבסוף הוא לא יכול לממש את - - - אז בואו. אפשר לעזור, אסף.

תן לו, יש לו הצעה אולי. שנייה, אני רוצה להסביר את הסצנריו. מתי ייקחו מבן אדם את הקרקע? רק במידה ויהיו מתחמים.

שמתקדמת רפורמה כזאת או אחרת בתנאים כאלה או אחרים,

ולכן יהיה לו מקום - - - נכון. הוא צודק אבל. ואני רוצה שזאת תהיה ההתניה. 9 (א), אסף. 9 (א). פשוט.

זה ברור לכולם שלא יקום לול חדש, אם אין לו רישוי עסקים.

ברור. אני לא אתן לעניין הזה.

ולכן, אני מציע פתרון. אסף, אני לא אחליט חלטה שמנוגדת לחוק. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד לאנשים: אני מאפשר לכם לפעול בניגוד לחוק.

9(א), "רווחת העוף" בפנים, אסף. לכן, אסף, העניין הוא כזה: שלא יילקח ממנו כל עוד הרי מה יקרה? אני אגיד לך. אנחנו מכירים את החיים, אתה מכיר את החיים. אומרים לו: אח שלי, יהיה בסדר, אל תדאג,

עכשיו אם הייתי יודע שאתם, המדינה, המערכות, יודעים לעבוד ולעשות את הדברים כמו שצריך, הייתי איתך לגמרי. לא מתווכח איתך. אבל אני יודע איך המציאות בשטח. היא לא מתכתבת as is עם הרצונות שאנחנו מבקשים לעשות פה. יכול להיות פתאום תהיה התנגדות, פתאום יתחיל זה, יתחיל פה בלגן. אנחנו מכירים את זה. מה אתה בא ואומר לו? אתה כבר תהיה בתפקיד אחר. לא התכוונת. הבנתי אותו. ובסיטואציה זו אתה אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במקום לא תמר, אני לא שמתי לב שאת כאן ודיווחת לחוליית הפיקוד הקדמי. עכשיו אני שמתי לב. הסתוויתי. ראיתי, בסדר. קיבלתי את כבר את ה-SMS. תמר לוי בונה זה גם שם של טייסת בהַנְגָּר. השם הזה זה לגמרי טייסת F35. חמקן.

אז מצאנו את - - - לכאורה. אז תקריא את התיקון? תקריא את התיקון. בואו ננסח אותו שבתוך 24 חודשים

רגע, אדוני, ברשותך. בואו נתקדם, ניתן למשפטנים - - - אוקיי, הלאה. בסדר. אז אני מציעה שתעלה להצבעה את תקנה 6, ו-7(א).

מעלה, מאשר. הצבעה בעד, פה אחד.

אוקיי, 7(ג). אני אקריא. " (ג)ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שבשנת התכנון העתיק את הגידול שלו במלואו ללול חדש, שיכולת הייצור בו היא בהיקף של עד 18,000 מטילות, תוספת מכסה של 100,000 ביצים, ואם הלול כאמור מצוי במתחם שאינו במשקו של בעל מכסה תוספת של 200,000 ביצים, אם לא יהיה בכך כדי להגדיל את מספר המטילות בלול החדש מעבר ל-18,000 מטילות, ובלבד שאין בצמידות לאותו הלול מבנה לול נוסף בבעלות של בעל מכסה המייצר באותו הלול, יש בלול החדש מערכות הפעלה הנפרדות מכל לול אחר, ואם הלול הוקם בשנת התכנון הקודמת, לא יוצרה בו מכסה בהיקף של למעלה מ-18,000 מטילות, תוספת כאמור תינתן רק למגדל ששיווק כדין ביצים באחת מן השנים 2015, 2016 ו-2017 בכמות העולה על 87 אחוזים מהמכסה שנקבעה לו לאותה שנה, לבקשה לוועדת המכסות יצורף אישור מנהל המחוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר שבתחומו מצוי הלול על העברת כל הגידול ללול חדש כאמור, המכסה הכוללת שתוקצה לפי תקנת משנה זו לא תעלה על 20 מיליון ביצים, בתקנת משנה זו, "מערכות הפעלה" מערכת אספקת מזון, מערכת לאיסוף זבל, מערכת איסוף ביצים ומערכת קירור ביצים. (ד)ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שמכסת הבסיס שלו קטנה מ-500,000 ביצים, תוספת מכסה שתשלים את מכסת הבסיס שלו ל-500,000 ביצים, אם הוא מייצר את מלוא מכסתו בשנת התכנון בלול חדש ביישוב שבו מצוי משקו, במתחם שאינו במשקו של בעל מכסה אחר, וכל עוד הוא ייצר את מלוא מכסתו באותו הלול." יש הערות? כן. רגע, לפני הערות. אדוני היושב-ראש, שנייה. אילו הערות. חשבתי שלא תשימו לב.

חבר'ה, קודם כול, אסף.

נחזור ל-7(ב) כדי להקריא את הנוסח. אפרת, ברשותך. " (ב)תוספת מכסה לפי תקנת משנה (א) תתבטל אם בעל המכסה לא יגדל את כל מכסתו באתר החדש או בלול העומד בתנאים הקבועים" - - - רגע,

"או בלול העומד בתנאים הקבועים בתקנה 9(ב)(4)(א) ו-(ב) בתוך 24 חודשים מיום עקירת הגידול או אם יפסיק להתקיים תנאי אחר מהתנאים האמורים בתקנת המשנה האמורה." למה 24 חודשים? 36? איתן אמר - - - 36. אם זה לא יהיה ב-36, זה לא יקום בכלל. אסף, רק לפי 9(ב).

לא, צפיפות, רישוי

מה פתאום?

מה פתאום רישוי עסקים? חברים יקרים, אין דבר כזה שאני אאשר משהו שהוא לא רישוי עסקים. אז השארת אותו עוד פעם בהגבלה. חברים, שמעון, נגמר. אתה לא מבין מה שאני מדבר איתך? אתם לא מבינים שלא יהיו לולים, לא אזורי גידול? אל תדאג, יהיו לולים. לא יהיו אזורי גידול. לא נותן את הקרקע, מה.

לא יהיו אזורי גידול. חברים, תקשיבו טוב-טוב. לפי 9(ב). אתה לא מבין מה שאני מסביר לכם. שמעון, לא יהיו אזורי גידול.

חבר'ה, מדובר, קודם כול, בקבוצה מאוד-מאוד קטנה. מאוד-מאוד גדולה.

כי לא יהיו אזורי גידול. מי שייתן את הקרקע, לא ייתן את הקרקע אם הוא לא מקבל את 25,000 ביצים. ואם זה יהיה מותנה בלול חדש, לא נותן אותה. לא נותן אותה, לא יקומו לולים.

מה, בן אדם מטומטם? ייתן ולא יקבל? אני אתן לו מכסה שיגדל אותה - - - ואני לא אתן לך את הקרקע. לא אתן לך את הקרקע.

אתה אמור לתת לו, מה זה?

אני רוצה להבהיר משהו.

אני רוצה לסיים.

זה ביצה ותרנגולת, אפרופו.

זה לגמרי מקרה הביצה והתרנגולת. הוא אומר את הדבר הבא: אם זה תלוי בי - - - - - - חברים,

אני לא יכול לשמוע את זה יותר. אם זה תלוי רק בי,

אתה לוקח ממני את המכסה. אתה עכשיו מבקש המכסה שאני אקבל תלויה בך בכלל, לא בי. לא תלויה בי.

לא בך.

היא לא תלויה במגדל. קודם כל, לא כתבנו לול חדש, אדוני היושב-ראש.

אמרנו: הוא יכול לגדל את מכסתו ואת התוספת בכל לול

36 חודשים, שסביר להניח שאם לקחו לו את הקרקע, אז יש את רפורמת מתחמים והוא יכול לבנות לול חדש.

וכולה אנחנו מבקשים בכל לול שעומד ברישוי עסקים.

קודם כול, הלול חייב לעמוד ברישוי עסקים.

די. שנייה, אני לא אאשר משהו שאין בו רישוי עסקים. חברים, תשכחו מזה. אני לא יכול לקבוע, אני לא יכול להסביר - - - יש 3,000 לולים בלי רישוי עסקים,

אדוני היושב-ראש, יש לי מטע, אתה לוקח אותו ממני - - - שמעון, אתה מוכן להקשיב לי? אבל אתה לא מבין את הנושא. אבל אתה תקשיב שנייה עכשיו. אני לא יכול לקבל פה? אני אצביע? אז תקברו את הרפורמה, אין אזורי גידול. תקברו את הענף.

טוב, שמעון, שמעון. לא יקומו לולים חדשים, לא יקומו באזורי גידול. איפה שיש מטע, לא יפנו.

אדוני היושב-ראש, מי ייתן מטע, מי יקבל מכסה ויקים לול? חבר'ה, תגידו, אתם היחידים פה שמבינים? על מה אני מדבר? על מה אני מנסה למצוא פתרון? מה אתה חושב כשהוא מרים את הקול שלו זה עושה אותו יותר חכם? מגדיל לו את ה-IQ?

אני אומר לכם את העובדות. שמעון, עזוב.

יש כאן עניין שצריך לתת לו מענה.

אני לא מתנגד לכם. אני רק מסביר לכם שאין מצב שיש 3,000 שלא פועלים על פי התקן.

עכשיו מביא אותי למצב שאני פה בחקיקה יכול להגיד שאני עובר על החוק. אין סרט כזה. אבל אף אחד לא ביקש את זה. אני מודה לאדוני. גם אם היית מבקש לא הייתי עושה את זה. זו לא הנקודה. אני מנסה למצוא אני מבין אתכם. אני הרי יודע איך. אם לא הייתי יודע איך החיים מתקיימים, קל וחומר במה שנוגע למשרד החקלאות,

אבל אני הרי יודע איך הדברים מתנהלים. אדוני היושב-ראש, זה 2,700 חקלאים שמחר בבוקר קוברים אותם. תשאיר, תשאיר את זה.

תמר, 50 מיליון שקל, תשאירי אותם אצלכם. תתקדמו, תתקדמו.

אסף, המטרה באמת להוציא את החבר'ה לרפורמה. יש לך סעיף שפותר לך את הבעיה. אתה צודק והם צודקים.

סעיף 9(ב) פותר לך את הבעיה בזה שהוא צריך לעמוד בכל הרפורמה. ברווחת העוף, כן. בדיוק. רבותיי, תנו לי דקה. אתם לא מבינים. עוד מעט מגיע הדיון, אני לא אספיק. אני אפסיק בי נשבעתי, אני אומר לכם.

אנחנו רוצים לפתור את הבעיה. הבעיה היא שאין לול אחד היום שיש לו רישוי עסקים, כולל הלול שלי. אבל אני עומד בכל הסטנדרטים הווטרינריים, מה שנדרש ממני בחדר קירור, ברשתות, בכל מה שמבקשים מאיתנו. איסוף וכולי, כן. הכול, הכול, מה שלא היה אף פעם. יש בעיה ברישוי עסקים. במערכת הזאת לא נותנים רישוי עסקים. ראשי הרשויות פוחדים לחתום על רישוי עסקים. אני אומר לך את זה באחריות. לכן צריך ללכת ל-9(ב) שהוא פותר לך את כל הנושאים הווטרינריים, את כל הדברים, המגבלות של איכות הסביבה. יש בעיה כרגע גם להוציא אותנו לתוך המערכת של הרפורמה. חבר הכנסת וקנין, כפי שאדוני כבוד היושב-ראש אמר, זה ביצה ותרנגולת. הרי מתי ייקחו מבן אדם את הקרקע? רק להקמת מתחם, כשהקמת הלולים - - - אני רוצה להגיד את הדבר הבא: כל עוד אין מתחם מוכן למעבר, לא תילקח התוספת.

אומר את זה כך. אני לוקח את זה בשתי ידיים, אבל אתה מרע את מצבם.

בהגינות. כי אם אני נותן לו 24 חודשים להקמת - - - לא הבנת אותי. אני לא רוצה שייווצר מצב שאתה לוקח ממנו את השטח. ואין לו כלום.

איפה אתה שרתת? חמש בירות לכל החבר'ה.

אז אני אגיד לך את הדבר הבא: יש מושג לחי"רניקים, קוראים לזה גב אל גב. זה צריך להיות גב

אני אומר את זה בהגזמה. זאת אומרת, שלא ייווצר מצב שבו בגלל גחמה שיכולה להיות מראש המועצה

משרד הפנים, ועד השכן שלך, שפתאום אני לא יודע מה חטף עליך את הג'נאנה לא משנה מאיזו סיבה. שיישאר ככה.

אתה רוצה שיישאר? בואו לא נבזבז זמן, שיישאר ככה. שיישאר ככה, סע. מתאים לנו שיישאר ככה. רק שיידעו - - - אני חושב סעיף 9(4) פותר לכם את רוב הדברים. אני אגיד לכם את הדבר הבא. אדוני היושב-ראש, אם להוסיף בסיפה לאחר מה שאפרת אמרה: "ובלבד שיוקם משטח על המתחם שלקחו לו", אני מקבל את זה. בסדר, זה בסדר.

יקים משטחים. "ובלבד שיוקם מתחם" - - - איזה מתחם?

בטון.

חבר'ה, אני חושב שזה פתרון מצוין. זה מה שאני ביקשתי.

אבל לא העלית לו ל-36? 24. רגע, אתם יכולים להקריא? תקריאו את הסעיף מהתחלה. חבר'ה, תנו לנו להתקדם.

אני מעלה להצבעה - - - - - - איתן, יש איזו הערה לגבי הסעיף הבא.

יש לך הערה לגבי מחר? גם לגבי מחר אני מוכן להגיד לך בוקר טוב.

תן לנו להגיע לסעיף.

כבוד היושב-ראש, רק להבהיר את הנקודה הזו לפני שאנחנו מקבלים החלטה,

שאנחנו אפילו מרעים את המצב. בואו נשאיר את זה כמו שהיה, כמו שאסף הציע לפני כן.

בוא נחזור למה שהצעת לפני כן ועזוב את זה. תשאיר. as is או רישוי עסקים? מה אתם רוצים? אתה רוצה - - - תשאיר את זה איך שהיה. - - - שיגעתם את רבי, בסדר? אתה שיגעת.

בינתיים אתה ישן פה, מקבל משכורת,

ואנחנו שיגענו אותך. אנחנו באים שלוש שעות בבוקר ושיגענו אותך? אסף, אנחנו מוותרים על הסעיף הזה, השלב הבא. רק שנבין. הם רוצים את הנוסח המקורי או את הנוסח עם רישוי עסקים? היושב-ראש, אני רוצה להגיד רק משהו קטן.

אתם מעכבים אותי. די. אם אתם לא מבינים, אני אעזוב את זה באמצע.

תשאיר את זה כמו שזה היה, וזהו. אתה חתום על - - - אז כמו שזה היה במקור או - - - במקור. אז אקריא אותו בשביל הסדר. " (ב)תוספת מכסה לפי תקנת משנה (א) תתבטל אם בעל המכסה לא יגדל את כל מכסתו באתר החדש בתוך 24 חודשים" - - - לא, 36 חודשים אמרנו.

אמרנו לחזור למצב המקורי. לא, לא. אתה צודק, אתה צודק.

תגידו, על מה אתם מתווכחים עכשיו? נו, באמת. על המיליארד דקה, על חרטה ברטה, שעות אנחנו רבים. תמיד זה ככה. בשביל זה אני פה שזה לא יקרה.

אדוני, לא סתם נקבע 24 חודשים.

כי זה מחזור גידול.

אם אתה שם 36 חודשים, זה באמצע מחזור גידול.

אז 48. לא, לא יהיה 48. אז תעשה 36, זה בסדר. לא סתם נקבע. 24 זה - - - חברים, חזרנו ל-24.

יש עוד שכל שצריך להיות, לא רק שכל של החקלאים,

" (ב)24 חודשים מיום עקירת הגידול או אם יפסיק להתקיים תנאי אחר מהתנאים האמורים בתקנת המשנה האמורה." אוקיי. תודה. אני מעלה להצבעה. כן, סעיף (ב).

ב-8? לא, (ג). אז עכשיו אני רוצה, לפני הבלגן הגדול,

קודם כול, בוא תסביר. לדעתי, כרגע בואו נדבר על מה שמוסכם.

כפי שהעלה אלון, מאחר שיש לולי חופש, מספר המטילות למכסה הוא גדול. אז אנחנו מציעים, לבקשת היושב-ראש, שהבנתי את הרמז, שבכל מקום שכתוב: 18,000 מטילות, יתווסף, אם מדובר בלול ללא כלובים, 21,500. זה טעות. זה 20% תוספת. סליחה, זה טעות. לא 21,500. 22,500. כן, זה 22,500. לא, למה?

שמולי, איפה מולי? צפניה, סליחה, החשבון 18 ועוד 20% כמה זה נותן? 22,500. למה 22,500? במסגרת אותה כמות ביצים, לייצר את אותה כמות ביצים, יש צורך ב-22,500.

תחליטו. אסף, יש לולי חופש ולולי מעוף. צריך לכתוב גם מעוף וגם חופש. חברים, מה שנציגי - - - לולים שאינם לולי סוללה. לול ללא כלובים. חברים, לויט - - - מולי,

שם ותפקיד, מולי. אני שמואל לויט, מנכ"ל המועצה לענף הלול. שמואל לויט, בבקשה. לולים נטולי כלובים, זאת ההגדרה המקצועית. בשביל להגיע לאותה מכסה הם מקבלים במקום 250 ביצים למטילה, הם מקבלים 200 ביצים למטילה.

הכמות הנדרשת לייצר את אותה מכסה היא 22,500 מטילות.

עכשיו אני לא מתווכח איתו.

כשנעבוד עם מרב על הנוסח, אז בכל מקום בו כתוב 18,000, אנחנו נוסיף: בלול ללא כלובים יהיה 22,500. אוקיי.

זה המוקש. בואו, אני מבקש להמשיך. ואחר כך לצאת להתייעצות.

מה זאת אומרת "להמשיך"? להמשיך את ההקראה. אז לדלג? נצביע עליו אחר כך.

זה העניין של ה-100 וה-200,

רגע, אבל לא להצביע גם? תכף.

נצביע, אפרת, בסוף.

סעיף 8. "תוספת חד-פעמית ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שבאחת מן השנים 2015,

ו-2017 שיווק כדין ביצים בכמות העולה על 87 אחוזים מהמכסה שנקבעה לו לאותה שנה, תוספת מכסה לפי אחד מאלה: תוספת של 3 אחוז מהמכסה שנקבעה לו לפי תקנה 4 או תוספת של 3.3 אחוז מהמכסה כאמור, אם הוא מגדל המייצר את מכסתו בלול המצוי ביישוב באזור עוטף עזה אם הוא מגדל את מלוא מכסתו בלול העומד בתנאים הקבועים בתקנה 9(ב)(4)(א) ו-(ב); תוספת של 2 אחוז מהמכסה שנקבעה לו לפי תקנה 4 או תוספת של 2.2 אחוז מהמכסה כאמור, אם הוא מגדל המייצר את מכסתו בלול המצוי ביישוב באזור עוטף עזה אם הוא מגדל את מלוא מכסתו בלול העומד בתנאים הקבועים בתקנה 9(ב)(4)(א). תוספת מכסה לפי תקנת משנה (א) תיקבע רק אם ניתן אישור מאת מנהל השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיכו לכך כי המגדל עומד בדרישות הקבועות בתקנת המשנה האמורה. ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שהעתיק בשנת התכנון את הגידול שלו מלול הבסיס שאינו עומד בדרישות האמורות בתקנה 9(ב)(4)(ב) לאתר חדש שאוכלס לראשונה בשנת התכנון, בהתאם לבקשתו, תוספת מכסה חד-פעמית בהיקף השווה לכמות הביצים שתטיל הלהקה המצויה בלול הבסיס בתקופה שממועד העתקתו כאמור עד תום שנת התכנון או עד הגעת הלהקה לגיל 26 חודשים, הנמוך מביניהם; בתום התקופה האמורה בתקנת משנה זו לא יגדל בעל המכסה את מכסתו או חלק ממנה בלול הבסיס, אלא אם כן בזמן שחלף ממועד העתקת הגידול ניתן ללול הבסיס אישור כי הוא עומד בדרישות לפי תקנה 9(ב)(4)(א) ו-(ב)." סליחה, יש פה פספוס במספור. זו אמורה להיות תקנה (ד). והתניה פה היא ל-(ג).

ויש עוד שני סעיפים. נכון לרגע זה,

זה כמעט as is מהפעם הקודמת,

(א) ו-(ב) שונים מהפעם הקודמת.

(א) ו-(ב) שונים.

יש הערות עד כאן? יש, בטח. ב-(1) בטח, מה. לגבי התוספת באחוזים. אוקיי, אז בבקשה. תראה, אנחנו הצענו את - - - דיברנו על 3%. כן.

להסביר את המהות ואז נקיים את הדיון,

כן, בבקשה. קודם כול, אני מדבר על עוטף עזה. בהתאם להחלטת הממשלה שהגדרנו בהגדרות כתוב במפורש שמגדלים באזור יישובי עוטף עזה יקבלו 10% תוספת על התוספת. כלומר, אם ניתנת תוספת של 3%, אז התוספת שלהם תהיה 3.3%. אין בעיה. זו התוספת לפי החלטת הממשלה. אין בעיה. אנחנו חילקנו כאן את התוספת לשני סוגי מגדלים. מגדלים שעומדים בתנאי הצפיפות, אנחנו מבקשים להתנות את התוספת למגדל שהלול שלו יכול להכיל את התוספת.

יש פה תוספת של 2% למי שעומד בכללי צער בעלי חיים של צפיפות, ותוספת של 3% למי שעומד גם ברישוי עסקים. בדין ודברים שהיו לנו לפני הדיון, יש הבנה והסכמה גם של מנכ"ל המשרד לוותר על התנאי של רישוי עסקים ולקחת את סעיף 1 ולמחוק

הרישה של (ב). כלומר, תוספת שלו וסעיף 2 יימחק.

מהתחלה, בבקשה. סעיף 8(א)(2) יימחק. ואני אקריא את סעיף 1, ברשות אדוני. מתוקן. ו-(ב) יימחק. ולכן אנחנו נקרא את זה. " תוספת של 3 אחוז מהמכסה שנקבעה לו לפי תקנה 4 או תוספת של 3.3 אחוז מהמכסה כאמור למגדל המייצר את מכסתו בלול המצוי ביישוב עוטף עזה, והכול אם הוא מגדל את מלוא מכסתו בלול העומד בתנאים הקבועים בתקנה 9(ב)(4)(א)." נקודה. אוקיי. (4)(א) מה? נקודה, ולא (ב). זאת אומרת, רק את ההפניה לפסקה (ב) אתם מבטלים.

ומוחק את סעיף 2. בלי רישוי עסקים.

2. ומוחק את פסקה 2. כל פסקה 2 נמחקת.

גם ב-(ב) אתם עושים תיקון?

(ב) נשאר as is.

זה רישוי עסקים, אדוני היושב-ראש.

אני הגר סלקטר, משרד המשפטים.

את ההתניה ואת - - - שקט. חבר'ה, אתה לא בבית שלך עכשיו. בבית בטוח לא היית צועק כך. אצלך מרגישים בבית. אני רק רוצה, בבקשה, להעיר לפרוטוקול למען הסדר הטוב, מה שכולנו כמובן יודעים, שכמובן הדבר הזה לא גורע מהחובה החוקית לעמוד בחוק רישוי עסקים והתקנות מתוכו.

ולא גורע מהאפשרות של כל גורמי האכיפה הרלוונטיים לאכוף מכוח אותו חוק.

גם זה לא גורע מהחובה של הממשלה לעמוד בכל החוקים של תשלומים בזמן, של עוד אלף ואחד חובות על-פי דין. רק אמרתי לפרוטוקול.

אלוהים ישמור, רק עכשיו הגיע אליך? הרי ירושלים, אתה יודע, זה קשה. תעלה להצבעה את סעיף 8(א). אוקיי, אני מעלה את סעיף 8. רגע, רגע, לא. מה לא?

אפשר שתיתן לנו בדיוק כדי לחדד את הנקודה של התוספת של 3.3? אסף, דבר איתנו על 9(ב)

תן לנו בעברית פשוטה.

לא, לא שמעתי. את הביאורים של 9(ב). בעצם מה ההתניה הזאת? 9(ב)?

אדוני, בסדר, אני אסביר. זה בסדר. דבר, דבר. אנחנו מבקשים, כדי לא להשים את המגדלים בסיטואציה כזו או אחרת, שמתן התוספת עצמה יותנה באישור וטרינרי שבעצם הלול של בעל המכסה יכול להכיל את התוספת, כי יכול להיות סיטואציה שבן אדם - - - לפי איזה תקן? לפי אילו תקנות? צער בעלי החיים? לפי אילו תקנות?

לא חוק צער בעלי חיים?

חברים יקרים, הלכתי לקראתכם פה מעל ומעבר. אני שתקתי. איתן, זה בסדר גמור. זה יותר מאשר בסדר גמור. מולי, מולי, זה לא בחידוש שלאחר? זה עונה על הדרישות ובהתאם לסטנדרט. אם היום אתה יכול - - - עזוב, זה מעל ומעבר. זה קיים. זה קיים היום. תודה.

איתן, תשמע את המנכ"ל. הוא יסביר, ותראה שזה לא אותו דבר. קודם כול, אין היום תקנות של צער בעלי חיים. אין כרגע תקנות, ולכן אי-אפשר להסתמך על תקנות שאינן. דבר שני, בפרקטיקה השירותים הווטרינריים, מכוח פקודת מחלות בעלי חיים והסמכות הכללית שלהם לגבי צער בעלי חיים, מגבילים את האכלוס גם בפטם בלי תקנות מיוחדות; וגם בהטלה הם מגבילים את האכלוס. אי-אפשר להכניס את הווטרינריה שתהיה גורם לפי תקנות של המועצה, כמו שהמועצה היא לא גורם בתקנות של הווטרינריה. הם עושים את זה בפעולה. על-פי סמכותם הם עושים את זה היום. לא צריך להכניס את זה לפה.

מר לויט.

הרי זה או שאתה עומד בכללים תקשיבו, אין הפקר פטרושקה. אין כאן.

די, חבר'ה.

אתה סתם מעלה פה דבר, מולי, סלח לי. ואני הולך לקראתכם פה מעל ומעבר. סתם אתה מעלה. די, חברים. אם אני לא עומד בסטנדרט, למה שייתנו לי להקים? לא ייתנו לך. לפי היכולת, לפי מה שמותר. כן, כפר ידידיה.

התוספת של 3% בעצם - - - אין תקנות. עדיין אין תקנות; אין סטנדרט קיים. מה הסטנדרט הקיים? מה הסטנדרט? חברים יקרים, באמת. זה משגע אותי. תגידו לי, זה יהיה, הסעיף הזה בדיוק ככה כפי שהוא כתוב. אל תבלבלו לי את המוח. די.

איתן, זה משאיר מקום לפרשנות רחבה. אל תגיד לי מה זה משאיר, מה זה לא משאיר. הרי אני יודע. אם זה תלוי בך אני לא לוקח את האזרחים לראות מה זה הביצים, מאיפה הן יוצאות ואיך נראות באילו לולים. עשו לי טובה. אמרתי לכם את זה אלף פעמים. אני הולך לקראתכם. מה קורה? לא נשארו לי אצבעות כבר בידיים. תכף, תאכלו, תטרפו אותי לגמרי. לא יהיה מי שינהל את הדיון. אבל דיברנו על תוספת רוחבית.

הבחור מכפר ידידיה, שם ותפקיד. התוספת של 3% - - - שם ותפקיד. אני משה רודנסקי, חקלאי מכפר ידידיה. פשוט כדי שהפרוטוקול ידע. יום אחד הנכדים והנינים שלך יעשו לך מסיבה בעזרת השם כשתגיע לגיל 120, יוציאו מהפרוטוקול ויגידו - - - כשהם ידעו מה הם מקבלים בירושה, לא תהיה שום מסיבה.

הוא בגיל 119. התוספת של 3% בעצם באה כדי למנוע ייבוא. במקום שחקלאים בטורקיה יחייכו, החקלאים שלנו יוכלו לייצר.

לכן, אני מציע שהתוספת של 3% תהיה תוספת

לכל המגדלים, בלי שום התניות. וזהו.

אני אגיד לך את הדבר הבא: אני רוצה להזכיר תכנון, או שיש תכנון או שאין תכנון. זאת אומרת, אנחנו נלחמים כאן. הרי מה פה,

שסותם את האוזניים עכשיו ולא שומע אותך - - - למה אתה מעיר אותו? הוא מבחינתו הרי מה הנקודה? אם אתה נותן לכולם, אתה מבין אז אין בעצם הרי כל הנקודה של תוספת שאני אישרתי בזמנו גם למשרד לייבא ביצים, זה לא לייבא ביצים כדי שיהיו פה ביצים, אלא לפעמים זה נבע מהתקופה ההיא והיו כבר מחלות בלולים או כל מיני דברים כאלה.

זה סעיף הגיוני לגמרי. זה לא הגיוני,

זה לא הגיוני שאין. הרי אנחנו צריכים לעבוד לפי איזשהו סטנדרט מסוים.

אתה אומר - - - אתה מחליט מחר בבוקר כמה לאלכס. בדיוק. לפי איזה חוק? לפי איזה כלל? לפי איזו אמת מידה? רק אני אומר את זה. עדיף לי, מבחינתי, מחר בבוקר לוותר על התוספת.

תודה נשמה, בסדר גמור. הכול יהיה בסדר. כן, משפט אחד. אני חוזר על כך שהבסיס להצעה הזאת, לשינויים ביחס לשנה שעברה, נובע מחשדנות של משרד החקלאות ושל העומד בראשו, של סגנו ושל הסמנכ"ל שלו,

החשדנות כלפי המגדלים. אבל מה הקשר פה עכשיו לחשדנות? כי זה בעת אכלוס. הוא מתנה את זה בעת אכלוס. אנחנו אמרנו: התוספת תינתן רוחבית, ובמידה והמגדל ימכור את מכסתו או חלק ממכסתו, תיגרע התוספת הזו. מה כל כך לא בסדר בהצעה הזו? לא, אבל אני מדבר עכשיו על העניינים הווטרינריים.

אין שום בעיה. הווטרינריה - - - רגע, פתאום אתה לוקח אותי לשכונה אחרת.

אני מתייחס לדברים שלו. אני בעניינים האלה לא מוותר על וטרינריה. אבל זה באופן ברור. אני חייב להודות שאני היום מגדל פחות ממכסתי כיוון שאין לי מקום בלול שלי. אוקיי. אני מוכן שתעשה בדיקה לגביי, וזה מה שקורה. אני מגדל פחות ממכסתי. אני לא מבין את הבעיה שמעלים פה. אני השבוע אכלסתי את הלול שלי - - - מאה אחוז, כי אתה חבר כנסת. שנייה, תן לו לדבר. בא אליי המפקח של משרד החקלאות, רבותיי - - - אם זה היה אצלך - - - דקה אחת, רבותיי, למה אתם - - - רגע.

עמי, אתה רוצה לשמוע? חצי דקה.

אני רוצה לשמוע עכשיו את חברי. בא אליי הפקח של משרד החקלאות. בדק את הלול שעומד בכל הסטנדרטים. ספר לי את התאים. גודל התא שלי היום אני יכול להכניס שלוש עופות. הוא כתב לי: אדוני, אתה יכול להכניס בלול שלך, זו הכמות, 2,200-2,300. אדוני, לפי איזה תקן? לפי התקן הקיים היום. לא לפי הרפורמה.

אז אתה נותן לשירותים הווטרינרים להחליט על תקן, מה שהוא רוצה, לכל מקום, יהיה איזשהו סטנדרט של אמת מידה בעייתית. סליחה שאני אומר את זה. זה מאוד בעייתי.

הוא לא מדבר איתי על הרפורמה בכלל. יש כאן שתי נקודות. אני מצטער, חבר הכנסת כבל, זה בעייתי מאוד. אני חולק עליו, שנייה.

כן, מר לויט. אנחנו יכולים לקבל את ההצהרה של היועצת המשפטית של משרד החקלאות שהאכיפה שתיאכף, והיא גם נעשית היום בפועל, היא לפי הסטנדרט הידוע הקיים היום.

זה אנחנו יכולים.

לא יכולים לקבל את תת סעיף (ב). - - - מחר יבוא הווטרינר, יגיד לך: לא,

הכנסת וקנין, עוד דקה. חבר הכנסת וקנין, ארבעה מגדלים לא מגדלים בגלל מה שאתה אמרת. רגע, עמי, אסף. - - - בגלל מה שאמרת,

מר לויט, עכשיו תקשיבו לי. די. וקנין, סליחה. אני רוצה לומר מילה, ברשותך. - - - לא, הוא יבוא לעשות

השיח הזה מה זה מקומם אותי, מה זה מעצבן אותי שבא לי להגיד לכולכם: עופו לי מהעיניים, אני לא עובד אצל אף אחד מכם. שנה שלמה על קשקוש, שאני בכלל לא הייתי צריך לדון בדברים האלה, הייתי צריך רק להגיד: מי בעד?

ברמה הטכנית. אני צריך לבוא פה לוועדה, להתחיל להתווכח על איזה סטנדרט וטרינרי מדובר? פה בוועדה? כי הגיע איזה מגדל שאולי לא היה מגיע? תגידו, מה השתגענו? איזה מין דבר זה? אם אין לי חובה פנימית כלפיכם, מעיף את כולכם. גם אתם אשמים. מה זה?

הבנתי את העניין. עכשיו מרגע הזה אני אומר לכם מי שידבר בלי רשות דיבור אני פשוט מוציא אותו, כי מה שקורה זה שאתם לא מבינים שאתם גוזלים לי את הזמן, כי כל אחד יותר חכם מהשני. אז יש פה את לויט, או שהוא הסמכות או שאתם הסמכות שלו.

אז תודה רבה. אז כולכם תסתמו את הפה.

הוא המנכ"ל, אז הוא יציג את הדברים. זה הכול. אם פתאום יש מישהו חכם, שיביא את זה להנהלה, ידיח אותו אם הוא לא כזה חכם. עכשיו הוא היחיד שמדבר. אין דבר כזה. בבקשה, אסף. ויש צדק בדברים שהוא אומר. לא צריך לשים בידיים של וטרינר שקם בבוקר על צד שמאל.

אני יודע, נכון. לא צריך לעזור לי. נכון. אדוני, ברשותך, אני אקריא את הסעיף? כן. תוספת, בפעם השלישית. " תוספת של 3 אחוז מהמכסה שנקבעה לו לפי תקנה 4 או תוספת של 3.3 אחוז מהמכסה כאמור למגדל המייצר את מכסתו בלול המצוי ביישוב עוטף עזה, והכול אם הוא מגדל את מלוא מכסתו בלול העומד בתנאים של לפחות 350 סמ"ר למטילה".

"בתנאים" במקום "הקבועים"? בתנאי, בתנאי. אז בתנאי? סליחה, רגע, משפטי, ניסוח.

לול חדש, זה בסדר. שלא קשור לתוספת. 350 סנטימטר מרובע? סנטימטר מרובע. מסך הכול הלול.

לא.

זה גדול. 350 מטר. אה, סמ"ר, סמ"ר.

אבל עדיין סנטימטר. כל הכוונה שלי הייתה שיהיה איזשהו סטנדרט מסוים.

- - - אוקיי. חברים, אנחנו נסיים השבוע את העניינים במשרד החקלאות? בסדר, זה בסדר. אוקיי, אסף, מקבלים את מה שאתם אומרים. אסף, העומד בתנאי של 350

כן, לפחות. לפחות, למטילה אחת?

מי בעד סעיפים - - - רגע, אדוני. בסיפה של סעיף (ב), מאחר שמחקנו את (2), במקום: "בדרישות הקבועות בתקנה" "בדרישה הקבועה". ברור, כדי שזה יהיה מותאם לזה.

תודה רבה לכם. אני מעלה להצבעה את - - - רגע,

כן, מולי. לגבי סעיף קטן (ב), הסעיף,

צריך לרדת, כי לא צריך לתת את הסמכות לשירותים וטרינריים לקבוע מכסות.

עשה לי טובה. חבר'ה, די. חבר'ה, אני סוגר את הישיבה. אני לא יכול. אי-אפשר להגיע לדיון עכשיו, לקחת נושא כזה ענק ולהביא לי אותו עכשיו לפה? תגידו, השתגעתם?

תצאו החוצה, תשברו את הראש, תודיעו לי שאתם מגיעים להבנות ביניכם ואני אדון בעניין. תגידו לי, השתגעתם? תגידו, אתם עושים ממני צחוק? אבל אדוני, מחילה, זה מייצג את המועצה.

מי שאחראי לנושא הזה המועצה. אדוני, הייתה לכם שנה שלמה לטפל. כל

תן לי. תסלחו לי, תסלחו לי, עם כל הכבוד, חברים יקרים, תפסיקו לבלבל לי את המוח. לא, תוריד את היד. זה כבר באמת מעלה לי את העצבים. אני לא מוכן לקבל את זה. אתם רוצים אחר כך? תלכו, תעלו על המשרד היי, תגידו לי, כל שנה אתם באים, מנצלים אותי כדי לקדם

מה אני החלפתי את ראשי המערכות שלכם? את יושב-ראש התנועה הקיבוצית, המושבית, הפוליטית?

מה השתגעתם?

אני בשוק. כאילו מה, אתם מנצלים את טוב לבי בעניין הזה? אני סוגר את הדיון. פשוט מאוד. לא, לא, חבר איתן כבל. די, אני לא יכול יותר. שיבוא מישהו אחר מהממשלה שיעשה את זה. - - - שיבוא מישהו אחר, שיפעיל לכם את זה: מי בעד?

תודה רבה, שלום. די. הגזמתם. אנחנו מעריכים את מה שאתה עושה. לא. אתה לא מבין. תקשיב יקירי, זה לא שאלה של ההערכה. יש שלב, שזה כבר, חבר'ה, עובר מעל הראש. יש גבול. באתי לפה,

העניין של ה-100 וה-200 צריך לתת עליו את הדעת. הבנתי עניין אחד. הבנתי עניין שני. בינתיים אני נתתי לכם מעל ומעבר.

אנחנו מודים לך. אז די.

חברים, אני מציע לכם, בואו נתקדם, נגמור את התקנות האלו ולא נבלבל את המוח. אם אתם רוצים, אני אביא לכם חבר כנסת אחר שינהל את הדיון. ואז נראה איך זה יהיה. לא, לא, לא. רק אתה. לא, בבקשה. חצי דקה, כבוד היושב-ראש.

אל תגיד לי "חבר'ה". אני גר שם, בצפון.

מאיפה כתוב "חבר'ה".

זה לא יהיה דיון לפי מושבים. עמי, עזוב. בבקשה. אסף, אסף, היושב-ראש מתייחס אליכם. " תוספת של 3 אחוז מהמכסה שנקבעה לו לפי תקנה 4 או תוספת של 3.3 אחוז מהמכסה כאמור למגדל המייצר את מכסתו בלול המצוי ביישוב באזור עוטף עזה אם הוא מגדל את מלוא מכסתו בלול העומד בתנאי של לפחות 350 סמ"ר למטילה, תוספת מכסה לפי תקנת משנה (א) תיקבע רק אם ניתן אישור מאת מנהל השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיכו לכך כי המגדל עומד בדרישות הקבועות בתקנת המשנה האמורה." בסדר. הכי טריוויאלי. בסדר.

(ג). הקראת כבר. הקראתי את הכול.

הקראת. אפשר להעלות להצבעה את סעיף 8(א)(ב) ו-(ג).

תודה רבה. תורידו את (2). הורדנו כבר.

אני מאשר עם התיקונים, והתוספות וההורדות.

כולל ההורדות, כולל הכול.

(ב) שהפך עכשיו ל-? ל-(ד), אדוני. "(ד)מכסה לפי תקנת משנה"?

- - "(ג) תינתן בכפוף לתנאים האלה: לבקשה לוועדת המכסות" - - - קראת את כל זה,

יקירי, אתה עכשיו תנהל את העניינים שלך. אני יודע מה אני מקריא. בסדר, אסף?

" לבקשה לוועדת המכסות תצורף התחייבות של המגדל, חתומה בפני עורך דין, לפיה המגדל מתחייב כי בתום התקופה האמורה בתקנת משנה (א)" - - (ג). - - "(ג)" סליחה "יפסיק את הגידול בלול הבסיס, אלא אם כן בזמן שחלף ממועד העתקת הגידול ניתן ללול הבסיס אישור כי הוא עומד בדרישות לפי תקנה 9(ב)(4)(א) ו-(ב); הבקשה לוועדת המכסות תכלול את פרטי האתר החדש,

ותאריך האכלוס של הלהקה, לבקשה לוועדת המכסות יצורף אישור מנהל המחוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר שבתחומו מצוי האתר החדש, כי מדובר באתר חדש, וכי אכלוסו הראשוני של הלול הוא בשנת התכנון." תקנה (ה). "(ה)המכסה הכוללת שתוקצה לפי תקנת משנה (ג) לא תעלה על 34 מיליון ביצים." ופה זה (ו). " (ו)בעל מכסה שנקבעה לו תוספת חד-פעמית מכוח תקנה 8(א) לכללי 2016 לא יגדל את מכסתו או חלק ממנה בלול הבסיס,

בזמן שחלף ממועד העתקת הגידול ניתן ללול הבסיס אישור כי הוא עומד בדרישות לפי תקנה 9(ב)(4)(א) ו-(ב)." ופה נכנס סיפור דוב"ב.

יפה.

בואו נראה אם אנחנו יודעים לתת מענה לסיפור של דוב"ב.

אנחנו נתנו מענה בהמשך - - - - - - אל תפריעו. אנחנו נתנו מענה בהמשך התקנות במקום הגידול, שיהיה סעיף מיוחד למגדלים,

שניצלו את כפל הגידול ואנחנו מתעקשים, ואני עומד על זה שבן אדם שעבר ללול רפורמה לא יכול לחזור אחורה. ולכן הסעיף כאן (ו) לא יכול להימחק. נתנו סעיף מיוחד לאנשים שעברו לפי 2016 בהמשך נעשה את זה שיוכלו לעבור לכל לול במועצה האזורית נתנו להם לצאת מהיישוב. יש עוד כמה אפשרויות בתוך התקנות שהוספנו שהם יכולים לעבור ללול אחר כל עוד הוא עומד בתנאי רישוי עסקים. אנחנו לא חושבים, ואני מצטער אדוני, שבן אדם שעבר מלול, העתיק את גידולו ללול רפורמה, יכול לחזור אחורה. ולכן נתנו אפשרויות שונות. וכשנגיע האלה אפשר לקיים על זה דיון. אולי אפשר לחשוב על עוד אפשרות כזו או אחרת, אבל לחזור ללול הבסיס שאינו עומד ברישוי עסקים,

אני - - - דוב"ב. אתם מדוב"ב, נכון?

שבו שם ליד

אחד משניכם, דוב"ב. הכיוון נראה לכם? כי מאה אחוז לא תקבלו. אני מנסה לקדם אותך ממצב של כלום

למצב שהוא לאין שיעור יותר טוב ממה שמתקיים. וזה, תאמין לי, רק כי זה אני פה. ואני בקשר אתכם ואני מנסה לעשות כמיטב יכולתי עבורכם. ורק תגיד לנו מה שמך, בבקשה. יקוטי ישראל, ממושב דוב"ב. בבקשה, ישראל. אדוני, אסף פה אמר שאנחנו חתמנו על כפל גידול. אתם עברתם - - - אני רוצה להגיד לך שב-2016 הגדילו את המכסות לילדים שלנו מ-220,000 ביצים ל-500,000. באו ממועצת הלול ליישוב דוב"ב באסיפה כללית, חלק מההורים היה להם מקום, לחלק לא היה. הם הזהירו אותם ואמרו: אם אתם עכשיו לא הולכים לגדל את כל המכסה, אתם לא תקבלו בכלל. חלק שהיו מאורגנים קיבלו. שמונה משפחות לא היו מאורגנות, לא הייתה להן ברירה, עברו ללול גדול. עכשיו לא קיבלו כפל גידול. יש כאלה שקיבלו חודש וחצי, יש כאלה שמקסימום שישה חודשים. אתה מטעה פה את כולם. אני לא מטעה.

הוא פשוט לא יודע. לא משנה. בן אדם ניצל את הסעיף, ניצל את הסעיף. החוק לא מאפשר לי פרשנות לכל - - - הכול היה בתמימות. חודש וחצי או שישה חודשים לגדל בכפל גידול, ואתה גוזר את דינם עד היום,

אדוני, אני מוחה על - - - זה מה שהיה. זה מה שהיה בדיוק. קודם כול, אני מוחה על המונחים של "גוזר את דינם". כן, כן, כפרה עליך. אם אתה פה - - - שנה כבר לא מגדל. אסף, שנה לא מגדל . חיים, בבקשה, בבקשה - - - אסף, שנה לא מגדל הבחור. חיים, בבקשה, בסעיף זה אל תדבר.

אל תדבר בסעיף הזה. בשנת התכנון, כשהוא נכנס - - - אין לך זכות לדבר בסעיף הזה. ואתה כבלת אותו בסוף שנה בתקנות. - - - כשהוא נכנס והוא לא קיבל. אדוני, אני מבקש להוסיף 2015. לא ייתכן.

תהיה גם אתה מדויק. אסף - - - להוסיף פה 2015. דייק גם אתה. אתה בסוף שנה כבלת אותו. כבוד היושב-ראש, לא דנו בזה? אתה יודע כמה ישיבות שאנחנו מסתובבים על ריק? חברים, חיים, עכשיו שנייה. סליחה, היחידים שאני עכשיו מנהל את העניין שלהם

ישראל. ישראל יקוטי ומשרד החקלאות. לא ביקשתי מאף אחד את התערבותו או את עזרתו,

לא רוצה עזרה מאף אחד. דיבורים יש לי פה עד השמיים. היחיד שאולי יכול לעזור זה בהתערבות שלי מול אסף שעושה ונותן מעצמו מעל ומעבר. צריך גם שתהיה הכרת הטוב. מבין היחידים במשרד הזה שבכלל יודע לתת ולעשות עבודה. אז כל אחד מגיע עם הלול שלו. יש עוד אלפים שבכלל לא נמצאים פה והם עם אלף בעיות. אז מה, אני פותר את אלה שנמצאים שהגיעו לפה? לא מקובל עליי. אני מנסה לתת לו מענה. הממשלה הייתה צריכה לתת מזמן. מה, זה תפקיד שלי?

בוא נתקדם. יש פתרון לזה. בואו נשמע את הפתרון. פתרון שלדעתי יכול הוא לא פתרון מאה אחוז

כשהוא התיישב, אמרתי לו: לא יהיה לו מאה אחוז. אבל זה ייקח אותו לנקודה יותר טובה מהמקום בו הוא נמצא. זה יהיה בטקסטים הבאים. ננסה לפתוח את זה. הוא לא יכול לחזור ללול הבסיס. נמצא לו פתרון ראוי.

ישראל, תכף נגיע

אז אתה מעלה להצבעה את (ד)(ה)(ו)?

אני מאשר את (ד)(ה) ו-(ו). תודה.

איפה עכשיו אני? סעיף 9. "מקום הגידול (א)לא ייצר בעל מכסה את מכסתו בלול שאינו מצוי במשקו, אלא אם כן קיבל היתר מוועדת המכסות." רגע, סליחה. אני חושב שצריך להיות: קיבל היתר מהמועצה. אדוני, אנחנו בהקראה. כשתסיים ההקראה, תרים את היד.

למרות שאתה מעלה בפניי - - - החוק קובע שוועדת המכסות תיתן את המכסה.

אחרי ההקראה נדבר. ועדת המכסות מוסמכת, לפי החוק, לתת את המכסה.

עד שנת 2017 קיבל היתר מהמועצה. בשנת 2018 היה שינוי שנעשה לוועדת מכסות.

מה שהיה מת. גמרנו.

צריך לחזור למה שהיה בשנת 2017, כי הרגולציה היא עצומה.

אל תפריעו, קודם להקריא את הסעיפים. אבל אנחנו נמצאים בסעיף הזה, למה לא לגמור?

הוא אומר לך שהחוק שונה. חוק זה חוק. לא החוק, התקנה. אומר מולי גם כן, בואו נחזור ל-2017. נחזור ל-2017. כי היתר אתה מקבל מהמועצה. למה לעשות רגולציה כל כך מיותרת?

לפי החוק, מי שמקצה את המכסות זו ועדת מכסות. אבל זה לא הקצאת מכסות. הכוח אצלך, מה אכפת לך? זה לא הקצאת מכסות, זה עניין קביעת מקום גידול.

אני רוצה לדעת למה אתה רוצה לוותר על הכוח שיש לך. פתאום מתנער מהכוח הזה.

ועדת מכסות היא מכוח החוק.

עד עכשיו לא ועדת המכסות קבעה את התוספות האלה, או אנשי המקצוע של המועצה.

מקום הגידול. אלא אנשי המועצה קבעו את זה. ואנחנו חשבנו עוד כשאושר ב-2018 שמי שצריך לקבוע את מקום הגידול הוא מי שיש לו, לפי החוק, את הסמכות לקבוע את המכסות. אני מסכים. זה נכון.

זה לא עובד כזה או אחר של המועצה. יש גוף. אתה צודק. יש גבול גם כן. איפה אני? בסעיף 9?

" (ב)ועדת המכסות תיתן לבעל מכסה,

היתר לייצר את מכסתו בלול שאינו מצוי במשקו אם מצאה שהתקיים בו אחד מאלה: הוא בעל מכסה שייצר כדין עד המועד הקובע את מלוא מכסתו בלול של בעל מכסה אחר, והוא ממשיך לייצרה בשנת התכנון באותו הלול או בלול אחר שעד המועד הקובע יוצרה בו כדין, מכסה של יותר מבעל מכסה אחד, הוא בעל מכסה שעד המועד הקובע ייצר כדין בלול שבמשקו את מלוא מכסתו ומכסה של בעל מכסה אחר והוא מבקש לייצר בשנת התכנון את מלוא מכסתו בלול אחר שעד המועד הקובע יוצרה בו,

מכסה של יותר מבעל מכסה אחד, הוא מגדל חדש שהוא מגדל פטם שנקבעה לו מכסה לפי תקנה 5(א)(1), למשך מחזור גידול אחד, ובלבד שהוא ייצר את המכסה בלול המצוי בתחום המועצה האזורית שבה מצוי משקו ושמתקיימות לגביו הוראות פסקה (4)(א) ו-(ב); הוא בעל מכסה שאינו מגדל חדש המבקש לייצר בשנת התכנון את מלוא מכסתו בלול שמתקיימים לגביו כל התנאים שלהלן: הלול עומד בהוראות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד 1994, והתקנות שהותקנו מכוחו, ניתן לגבי הלול רישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968, ובלבד שמתקיימות לגביו ההוראות הקבועות בתקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), התשמ"א 1981, מספר המטילות בלול לא עולה על 55,000 מטילות, הלול מצוי ביישוב שבו נמצא משקו של בעל המכסה או ביישוב אחר, ואולם אם מצוי ביישוב אחר, בתנאי שמתקיים אחד מאלה: מספר בעלי המכסה המייצרים את מכסתם בלול זה מבין בעלי המכסה ביישוב שבו נמצא המשק עומד על 50% לפחות מכלל בעלי המכסה המייצרים את מכסתם בלול זה, מספר בעלי המכסה המייצרים את מכסתם בלול זה לא עולה על 4, אם מספר בעלי המכסה ביישוב עולה על 15 מגדלים, או על 6 אם מספר בעלי המכסה ביישוב הוא עד 15 מגדלים, מספר בעלי המכסה ביישוב שבו נמצא משקו של בעל המכסה נמוך מ-40 והלול שבו תיוצר המכסה מצוי ביישוב אחר בתחום אותה מועצה אזורית שבה נכלל היישוב של בעל המכסה, בעל המכסה הינו בעל מכסה שנקבעה לו תוספת חד-פעמית מכוח תקנה 8(א) לכללי 2016 והלול בו תיוצר המכסה מצוי בישוב אחר בתחום אותה מועצה אזורית בה נכלל היישוב של בעלי המכסה," פה, לדעתי, זה יפתור חלק מהבעיה: "או במועצה אזורית

אז זה יכול לפתור לך את הבעיה שלהם.

אני גר במרום הגליל.

מה אני אעשה? למי שיש. עמק חפר.

זה כאילו בגבולות שלו אין לו עוד מועצה אזורית.

רעיון איפה? איפה אתה רוצה בדיוק? תסבירו לי איך זה פותר לו את הבעיה. איך זה מקדם? בואו נגיד, לא פותר.

עד שהכנסנו את הסעיף הזה הם היו צריכים לגדל במושבו. ופה כבר הרחבנו למועצה האזורית. במקום יישוב אחד אז יהיה 13 יישובים שהוא יכול לגדל בהם. הם אומרים או טוענים שגם ב-13 יישובים הקרובים אין לול שהם יכולים להצטרף אליו שעומד ברישוי עסקים. ולכן יש לנו כלל ותנאי שאנחנו רוצים והוא הבסיס של כל התכנון, זה ייצור עצמי. אני לא יכול להגיד לו לייצר בכל מקום שלא קשור לאותו מקום שכביכול לא סביר שהוא רואה איך נראית תרנגולת. ולכן כשאמרנו מועצה אזורית, אז אמרנו עוד אפשר. פה, לבקשת היושב-ראש,

עשינו עוד טיפה שפגאט. אבל אני לא יכול לכתוב: "בכל מקום". ולכן כשהמשפטנים יגידו איך אני יכול לתחום את זה לסביבה הקרובה, למועצה האזורית שבה נמצא יישובו של הבן אדם. אפשר הבהרה ל-(2)?

שנייה. זה לא פותר את הבעיה. אני רוצה להציע הצעה.

יכול להיות שאין לו גבול - - - תן לי,

חברים, שנייה, מועצה אזורית זה בסדר. אני רוצה אולי לתחום לפי מרחק. יותר פשוט. אתם תגידו לי מה. מרחק אולי לא ייתן לו פתרון, כי יכול להיות - - - אני לא יודעת מה זה "סמוך". גם בהחלטת הממשלה של אזור עדיפות לאומית, כשמדובר בסמוכי גבול, יש הגדרה מפורשת מה מרחק הספציפי שהוא חייב להימצא בתוכו. ולכן פה, לדעתי, אתם גם צריכים להגדיר מרחק.

שם ותפקיד.

מועצה אזורית גדרות.

אצלנו, למשל, יש מועצה ברנר, מועצה גן רווה. אני רוצה לעשות שותפות אמיתית - - - לא, לא. אני מבין מה שאתה אומר. אל תגיד דבר שסתם. תראה, יש לנו בעיה נקודתית. אנחנו עכשיו לא מנסים - - - מועצות סמוכות,

לא, לא. "סמוך" יכול להיות - - - סמוך, צמוד. מה זה "סמוך" בשבילך? חברים יקרים, סליחה. היושב-ראש, במקרה חריג, מכל היישובים באזור. תסלח לי, אתה ניסית לעזור להם או אני מנסה? אתה תמיד עוזר.

יואלס,

מה אתה נותן לי עכשיו את הדוגמה של המועצה האזורית שלך, כי זה מוסדר. אין בעיה. אנחנו מנסים לתת פה פתרון. אנחנו מנסים לתת פה פתרון לבעיה מאוד נקודתית. מועצה סמוכה. ברנר וגדרות שכנות. לא, העניין הוא כזה, נשמה. אני יודע שאתם מגדלים, לוקח זמן.

מה שאני מנסה להגיד לך הוא שיכול להיות שבמקרה במועצה הסמוכה לו אין לו פתרון, כי אחרים לא נותנים לזה מענה. וגם אם הם יודעים כבר את הבעיה של דוב"ב, כולם מנפנפים אותנו. אדוני היושב-ראש, ברשותך.

בסדר, בזמן שאסף מחשב מסלול מחדש. אז בעצם גם בסעיף הזה, אסף - - - אם אתה צריך אותו בזמן שהוא זה או שאתה מדבר אליי או אליו. רק אתה. אדוני, מאחר שכבר ניקינו מהשולחן, להבנתי, יש הסכמה שהוא לא יכול לחזור אחורה, אז הציע היועץ המשפטי למועצה שנציין את שלושת המועצות האזוריות, שמה שמצוי - - - תודה.

חברים, בעוד שנתיים, בעזרת השם, נחזור לאדוני היושב-ראש.

אנחנו לא אומרים - - - אני חוזר בי, סליחה. המשפטנים שלי אומרים שלא, אז לא. אז בואו נטכס עצה.

מה הבעיה? אי-אפשר לציין במפורש שם של מועצה ספציפית. נשמה, שנייה אחת. בסך הכול, אני מנסה לתת לו מענה לבעיה חריגה. אני לא נותן עכשיו לכולם.

יכול להיות שאני מנסה לתת לו אולי אני אתן לו קו אווירי של המועצות האזוריות. אבל יש לזה בעיה. תן לי שנייה. אסף, מרב, יש

הצעה. מצאתי לזה פתרון. שנייה, היועצים המשפטיים. אסף, תודה. עזרת להם.

תבינו שאתם לא יכולים לחזור ללולי הבסיס, אני מוכן עוד פעם. תגידו אתם. אתה יכול לתת הבהרה לסעיף 2? סעיף 2 היה ב-2017. שנייה, הם מקבלים - - - לא, זה רק מקום גידול.

אוקיי, אסף, שנייה. סליחה, חברים, בבקשה, לאה. אני רוצה לומר לכם את הדבר הבא: אני מציע שזה יהיה קריטריון של מועצות אזוריות במרחק - - - "שלא יעלה על".

בדיוק. תגיד מספר.

לא יודע להגיד לך. לא, שאדוני, נו. 50 ק"מ. עמי, מה זה "50 ק"מ"? אני לא אלך לגדל בירושלים או במרגליות. אתה צודק, נו. כל עוד שזה במתחם של הגליל, די. הגליל, נו, מה הבעיה. אנחנו מדברים על מקרה חריג.

אתה לא מתייחס - - - אי-אפשר להתייחס - - - בסדר. מהמועצה שלו - - - כן, כן. זה משנה את כל הזה במרכז. זה לא משנה במרכז. אדוני, לרדת מההגדרה של מועצה אזורית. חברים יקרים, תראו, תקשיבו טוב-טוב למה אתם החקלאים בושה וחרפה. אני מנסה לתת מענה נקודתי לבעיה נקודתית, ומיד כל אחד פותח לי מהמקום שלו עכשיו. כולה אני מנסה לתת לישראל יקוטי, תשע משפחות, מנסה לתת מענה, כמו שנתנו לכפר יובל, לבעיות נקודתיות. אם אני פותח את זה, ישראל יקוטי, אני לא נותן לך כלום. חברים, או שיש לכם סולידריות או שאין סולידריות.

יש. מחר יהיה לך יואלס, מחר זה, מחר זה. אתה צודק. איבדתם את זה. תן לרעבים.

תן לרעבים.

כן, שקט. "בעל המכסה הינו בעל המכסה שנקבעה לו תוספת חד פעמית מכוח תקנה 8(א) לכללי 2016 והלול בו תיווצר המכסה מצוי במרחק של 50 ק"מ

יפה.

אחי. זה מקסימום שאני יכול לעשות.

איך אומרים? אני כבר לא יודע. שיהיה כתוב "עד 50 ק"מ". "עד 50". עד,

כפרה עליכם, כל אחד והלול שלו. כולכם חקלאים אוהבים אחד את השני עד הביצה שלו. תאמינו לי. אני מעלה להצבעה את - - - אתה יכול להעלות להצבעה,

9(א) - - - (ב)(ג)(ד) עד (ה). 9(א)(ב). איפה (ג)? (ג) נמצא פנימה. לא, לא, בסדר.

חסרה לה לי תקנה (ג).

היא צודקת. עורכת הדין תורג'מן צודקת. 9(א) ו-(ד)(ה). איפה - - - איפה (ג)?

מספר המטילות מתייחס ל-(4)(א)(ב)(ג). מספר המטילות.

בואו, תעזבו רגע את הסידור. אחר כך תסדרו את זה.

זה עניין שתדעו לתת לזה את המענה. בסדר. מה שאני מציעה שתעשה, אדוני, אני מציעה שתעשה הצבעה - - - זה בסדר, רגע.

הוא אחר כך. לא (ג), הבנתי.

אני מציעה שאדוני יסיים את ההקראה של (ה) ו-(5) עד (ג), ואז אפשר יהיה להעלות להצבעה את 9(א) ו-(ב). בואו נקריא. אתה רוצה שאני אקריא את זה? תקריאי, קדימה. " האמור בפסקאות משנה" - - - שקט. "האמור בפסקאות משנה (ג) ו-(ד)" - - - "(ג) ו-(ד) לא יחול על בעלי מכסה המבקשים לייצר את מכסתם בלול של בעל מכסה אחר שבמועד הקובע יוצרה בו כדין, מכסה של יותר מבעל מכסה אחד, הוא מגדל חדש שנקבעה לו מכסה בשנים 2016 עד 2019, ובלבד שהוא ייצר את מלוא מכסתו בלול חדש, ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנה 5(ג)(3); לעניין זה "לול חדש" לול שהוקם במהלך שנת התכנון ומתקיימים לגביו התנאים הקבועים בתקנת משנה (ב)(4)(א) ו-(ב), ובלבד שהשטח שיעמוד לרשות כל תרנגולת מטילה בתא לא יפחת משבע מאות וחמישים סמ"ר. (ג)האמור בתקנת משנה (ב)(1), (2) ו-(4)(ה) יחול, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להגדיל את המכסה הכוללת המיוצרת בשנת התכנון באותו לול על ידי בעלי מכסות שאינם הבעלים של הלול ביותר מ-21% לעומת המכסה שיוצרה באותו לול על ידי בעלי מכסות שאינם הבעלים של הלול, ביום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012)." עשינו, הקראנו, דיברנו.

את כל סעיף 9 אדוני יכול להעלות להצבעה עם התיקון בפסקה (4). כן, תודה.

הצבעה בעד פה אחד תקנה 9 נתקבלה.

"פנייה לקביעת מכסות אישיות (א)מי שזכאי למכסה אישית לפי תקנות 4,

7 ו-8 והוא לא קיבל על כך הודעה עד תום 30 ימים מיום פרסום תקנות אלה, רשאי לפנות עד תום 60 ימים מיום הפרסום האמור לוועדת המכסות בבקשה לקביעת מכסתו. (ב)ועדת המכסות רשאית, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד האמור. (ג)החלטת ועדת המכסות בבקשה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) תינתן בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה." נכון אלה כבר דברים שהם - - - מכאן עד לסוף התקנות אלה דברים שהיו כבר בשנה שעבר.

"מכסת עופות להטלה (א)המועצה תקבע לכל בעל מכסה, בתחילת שנת התכנון וכן לפי הצורך במהלכה, מכסת עופות להטלה לייצור מכסתו על פי מפתחות אחידים כמפורט בתוספת השנייה. (ב)המועצה תנפיק לבעל מכסה תעודת מגדל שתפורט בה מכסת העופות שנקבעה לו לייצור מכסתו לפי תקנת משנה (א). שיווק אפרוחות קבלן מורשה לשיווק אפרוחות להטלה לא ישווקן לבעל מכסה אלא באישור בכתב של המועצה ובהתאם לתנאי האישור. גידול פרגיות ושיווקן (א)לא יגדל אדם פרגיות אלא אם כן הוא קיבל את האפרוחות שבהן גידל אותן מקבלן מורשה לשיווק חומר רבייה. (ב)לא ישווק אדם פרגיות לבעל מכסה אלא באישור בכתב של המועצה ובהתאם לתנאי האישור. החזקת מטילות (א)לא יחזיק אדם מטילות אלא אם כן בידיו תעודת מגדל, ובהתאמה לכמות הרשומה בה. (ב)המועצה רשאית להורות לבעל מכסה המחזיק עופות להטלה בכמות עודפת על מכסת העופות להטלה שקבעה לו או לאדם שאינו בעל מכסה שמחזיק עופות להטלה שלא כדין להעביר את הכמות העודפת או את כל העופות שהוא מחזיק,

באופן שתורה ובהתאם להוראות כל דין. שמירת דינים אין בתקנות אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר." אלה דברים שעוברים משנה לשנה. אין איתם שום בעיות.

ירים את ידו. הצבעה בעד, פה אחד תקנות 15-10 נתקבלו.

יש לך, אדוני, גם עוד שתי תוספות. קודם כול, מה שהקראנו אושר. הלאה, תוספת ראשונה.

15-10 אושרו. לא צריך להקריא את התוספות.

רק להעלות להצבעה את התוספות הראשונה והשנייה. תוספות הראשונה והשנייה זה רק להצבעה. - - - חברים, אנחנו כבר בתוספות.

לא צריך להקריא אותן.

זה רק האופן שבו אתה מניח את הזה - - - ואז תחזור אחורה.

ירים את ידו. הצבעה בעד, פה אחד שתי התוספות אושרו.

עכשיו אנחנו חוזרים לעניין האחרון. תקנה 8. תקנה 8, ובעזרת השם, נסיים את הכול. תקנה 7. מה? תקנה

העניין של 100, 200. תקנה 7 (ג) ו-(ד).

זה הסיפור המרכזי.

על תקנה 7 לא הצביעו,

7(ג) ו-(ד). תגידו להם בדואר שאנחנו מחכים. הם ממתינים בחוץ כמו הזמן שלוקח למכתב להגיע. נו, רבותיי, מה? מי מוכן להתייחס לזה? הוא יצא עכשיו לדבר. אה, אסף הלך לדבר עם - - - רק שתדעו לכם שבגללכם לא הלכתי לוועידה.

יש ועידה של חקלאים.

לא הפסדת, לא הפסדת. פה זה הוועידה. חבר'ה, אני מבקש לא ללכלך.

יש לך את העיתון האחר? חיים אלוש אמר: כל מה שאתם צריכים לתת כאן, אני מאשר פה.

בבקשה. כן, הקראנו את הסעיפים.

עכשיו אמור לי, בבקשה, את - - - עד איפה הקראתם? סליחה,

אנחנו סיימנו. אני מחכה עכשיו רק לסעיף - - - 7(ג) ו-(ד). מנכ"ל קהלת, תישמע, אני רוצה להעיר לך הערה,

סליחה, עכשיו תקשיבו לי.

שנייה, יש לי פה דבר חשוב. אמרה לי היועצת המשפטית שאני כאילו מנצל את מקומי פה פוליטית, שכאילו אני אומר להם בצחוק כשאני אומר את העניין זה של "הם לא מצביעים עבורי" או דברים מן הסוג הזה. גם עבורי הם לא מצביעים.

אני אומר לך: האמירה שלך היא פוגענית, היא מחוצפת. כשאני מקבל את אנשי קהלת פה, שאני יכול להגיד לך שאתה איש פוליטי, שכל אמירה שלך היא אמירה פוליטית, שמשרתת אנשים פוליטיים. ואני לא אמרתי לך את זה מעולם. אני מכבד. אני בא במיוחד לכאן. מה, אני עושה פה קמפיין פוליטי? תגיד, השתגעת? איבדת את זה? אין לו אף מצביע פה.

אתה מדבר ברצינות? אני יושב פה כל היום, דיון אחר דיון. אחרי פיזור הכנסת. אחרי פיזור הכנסת. ואני עושה את זה פה בשביל אנשים שאין לי דבר וחצי דבר מהם.

אני גר שם. זה מקומם, שתדע לך.

אז עדיין בוחרים בליכוד, לא בוחרים בנו, לא בי ולא בך.

שיבדקו. תודה.

רציתי רק להגיד את זה שגם אתה תישמע, גם הפרוטוקול. כל השנים, זה לא פעם ראשונה.

אפשר למחוא כפיים?

תודה, חברים, בבקשה. זה באמת להביא את זה לנקודות שבאמת לא ציפיתי ממך, אני מכבד אותך. ואתה יודע את דרך עבודתי. מעולם, מעולם לא ניהלתי את הדיונים פה על פי אמות מידה פוליטיות. יכולתי לפרפר את הממשלה. כמה ליכודניקים הבאת פה?

90% בוחרים בליכוד. אני רב עם הקואליציה כל פעם על החוקים שלה. לא אני ולא אתה מדברים - - - לא חשוב, יאללה. לא חשוב, עזוב. וגם אני לא. אני מבקש לענות. זה אתה בטוח - - - חבר הכנסת כבל, אני מבקש לענות. אין לי סיבה לתת לך לענות.

גם לא מתחילים דיון עכשיו.

באמת אכזבת אותי. ואתה יודע שאף אחד לא נתן בית ולא נותן בית לקהלת כמו שאני נותן פה בוועדה ונלחם על הזכות שלכם לומר את הדברים. אני עדיין מבקש לענות.

תעשה עם זה מה שאתה רוצה. פשוט יש גבול גם. בבקשה, אסף. תודה, אדוני היושב-ראש. אני אשמח לשמוע את המגדלים, את הערותיהם, לא נתנו להם - - - רק תגיד במילה אחת את הכותרת של העניין הזה.

הסעיף הזה קיים - - - חבר'ה, הוא סעיף ליבה. לא סתם השארנו אותו גם לסוף.

אז סעיף (ג) היה קיים בתקנות גם של שנה שעברה וגם של לפני שנתיים, למעט השינוי של 100,000 או 200,000 ביצה שהתווסף. ואני אסביר מדוע נוסף הסעיף הזה. גם בוועדת החינוך של הבית הזה המשרד הצהיר, יחד עם משרד האוצר, שמנסים לקדם פיילוט של משטחים, וגם דיברנו על זה בסעיף הקודם. נכון. וראינו לנכון, כדי לתמרץ את המגדלים, ומאחר שאין לנו כרגע רפורמה תקציבית שמאפשרת את בניית הלולים, לעזור לאנשים ולתמרץ אותם לעבור למתחמים ביישובם מחוץ ליישובים ולהוציא את הלולים: לתת להם תוספת של 200,000 ביצה במקום 100,000. כלומר, במקום שנהפוך את ה-100,000 ל-200,000 לכל אחד שהופך ללול רפורמה, יצרנו הפרדה. 100,000 קיים לבן אדם שעובר ללול רפורמה, לא משנה איפה, בהתאם לחוקים של גידול, אבל לבן אדם שעובר למתחם רצינו לתת 200,000 ביצים. אם היינו משאירים את זה ללא הפרדה הזאת והיינו נותנים 200,000 ביצה לכולם, יכול להיות שהייתה קמה קול צעקה, ויכול להיות שלא. אני לא יודע אם הצעקה קמה על ההפרדה עצמה בין בן אדם שעובר לרישוי עסקים בכל המקומות שמאפשר לו החוק ובין בן אדם שעובר למתחמי גידול שאנחנו רוצים לקדם. אז זה הרציונל שעומד מאחורי הדבר הזה. אי-אפשר להגיד שהוא תלוש מהמציאות. אני אשמח לשמוע מהמגדלים איפה הבעיות.

כבוד היושב-ראש, אם, אסף, כל כך חשוב הקשר - - - שם ותפקיד. אני עמי דהן, מושב אביבים. בבקשה, עמי דהן. משרד החקלאות נתן 870 מיליון שקל לדברים שלא שייכים בכלל לחקלאות. אז בואו נדבר על תקציב.

תתייחס לסעיף.

אני חושב שלעשות את מה שהוא אומר: 200,000 - - - קודם כול, אני אשמח שתדייק במה שאתה מדבר, כי אין לי מושג על מה אתה מדבר. ואני אשמח שתעצור את הדיון ותגיד על מה הלכו 870 מיליון שקל ממשרד החקלאות. סך הכול תקציב משרד החקלאות לתמיכות הוא כ-900 מיליון שקל. 100 מיליון הולך לחוק הגליל, 200 מיליון הולך

- - - אז איפה נשארו התקציבים האלה? אני אראה לך את הכתבה. בנית באלקנה עכשיו ב-50 מיליון שקל אולם ספורט.

עמי, אל תיפתח לנו - - - אסף, תענה ישר לעניין.

אני רוצה להתייחס לזה, אדוני היושב-ראש. את תקציב המשרד אני מכיר על בוריו מתפקידי הקודם.

אני לא בא אליך בטענות. ואל תבלבל אותנו בעובדות. אסף, אני לא בא אליך בטענות. אני בא בטענות לממונים עליך, ואתה יודע את זה. תודה, עמי. את זה תגיד להם אחר כך.

עכשיו אני לא יכול להגיד להם. יזרקו אותו, אנחנו ניקח אותו אולי אלינו. אני רוצה להתייחס לזה, אדוני היושב-ראש. התוספת של 200,000 ביצה לא יכולה להיות תחליף של תקציב לשדרוג הענף. משרד האוצר צריך לקדם את התוכנית התקציבית לשדרוג הענף, ולא בצורה שמחלקים ביצים על מנת לדחוף את החקלאים. מה שקורה בתרחיש שכרגע מוצע בעצם זה לעודד את החקלאים במשק המשפחתי לסגור את הלולים ולרוץ אחרי הקמה של הלולים הגדולים, וללכת לשם לקבל הטבה של 200,000 ביצים, שקרוב לוודאי לא יהיו חלק מהלול הזה. ובעצם הדבר הזה צריך להיסגר כאן ועכשיו, בבקשה, אדוני היושב-ראש.

משרד האוצר יעמיד 340 מיליון שקל לתוכנית שדרוג הלולים.

ואני מקווה שבעזרת השם, באמצעות משרד החקלאות והאוצר, התקציב הזה ייצא לדרך, ושם ניתן גם את התקציב וגם את ה-100,000 ביצה. תודה, אדוני.

משרד האוצר, בבקשה. אני תמר לוי בונה, אגף התקציבים משרד האוצר. מילה על הפיילוט. אנחנו תקצבנו 50 מיליון שקלים על מנת לאפשר ללולים לצאת ממרכזי היישובים, על מנת לאפשר

אפשרות להכניס תיירות.

זה קריטי לענף הזה, ובעיקר לאזורים שבהם נמצאים לולים. וזה למרות שלא הגענו להסכמות, ולמרות שלא חתמו על ההסכם. אנחנו חשבנו שזה חשוב לאפשר לצאת החוצה

לכן יצאנו לפיילוט הזה. מעבר לזה, זה נדבך קריטי - - - בכמה מדובר?

50 מיליון ש"ח. מעבר לזה, חלק מהפיילוט, כיוון שאנחנו רוצים לתמרץ את הפעולה הזו, מלווה בסעיף הזה של תקנות. בכמה מגדלים מדובר, דרך אגב? עד 20 מיליון ביצים. אוקיי.

אני רוצה לנגוע בנקודה. תן לה לסיים. לשיטתנו, מדובר בנדבך קריטי שיסייע לנו לעודד מגדלים לצאת ממרכזי היישובים.

לרפורמה, שיהיו מתואמים עם התקנות שלעתיד. ובעינינו, זה חלק קריטי מהסיפור הזה. זה לא יכול להיות רק בתקציב.

אני תכף אתייחס. כן, בבקשה, וקנין. תמר, אני הייתי מסכים איתך. הרי אני בין אלה שדוחפים את הנושא של הרפורמה. אני חושב שהדבר הזה חייב להתבצע, למרות שאין לי חלוקי דעות עם החברים שלי לאורך כל הדרך. הם מבינים שאני צודק בעניין. זה לא מה שיידחף את הרפורמה, חד וחלק. אני יכול להגיד מה נוצר מהמצב הזה. אני לא יודע אם אתם מודעים. באחת השיחות שלי עם המנכ"ל, אני אומר את זה פה, עם מנכ"ל משרד החקלאות שאומר לי: תישמע, החקלאים סוחטים אותי. כשדיברתי איתו על הייבוא, על יבוא הביצים. אמרתי לו: מי סוחט את מי? החקלאים או המשווקים סוחטים את החקלאים? אני רוצה לומר פה משהו. נוצר מצב שמי שבונה את הלולים הם לא החקלאים. בנו לולים גדולים כדי לדחוף אותי שאני אשכיר את המכסה שלי לאחד מהמשווקים או אחד מהטייקונים,

אז באים אליי ה-200,000 זה התמריץ, זה המנוע.

תמריץ. בא אליי, יש לך 200,000. אני בונה את הלול,

יש לך עוד 200,000. רבותיי, מלבד שזה משרת את אותם טייקונים,

זו גם לא כמות שיכולה לעשות איזה רעש גדול. לכן, אני חושב שתשאירו את התוספת של ה-100,000, שזה התמריץ.

הפעולה שאני ואת לאורך כל הדרך בואו נתחיל עם המשטחים, בואו נתחיל עם הזה, זה אני מבטיח לך. רק תשמי את הכסף. אני מודיע לך, בשנת 2019 את תראי, הרפורמה מתחילה באזור הגליל, חד וחלק אני אומר לך את זה. שיבוא התקציב של 340 מיליון. חד וחלק. רק לענות, חבר הכנסת וקנין,

המעט שילכו ל-200,000 מלבד טייקונים שייקחו את הדבר הזה, אף אחד לא ייקח את זה. אף אחד לא ייקח את זה.

אם אני לוקח את הסיפור האמיתי,

תמר, אף אחד לא מוכן לעבוד בלי תקציב. שוחחנו עם חקלאים שמוכנים לעבור, לנצל יתרון. תנו תקציב. זה הפתרון. חקלאי לא יעבור בלי תקציב. לאגד מכסות של המושב. אנחנו שוחחנו עם אנשים שכן מוכנים לעשות את זה,

תביאו כסף מהאוצר.

אני מודיע לך הנה, איתן פה, אם לא תהיה רפורמה בשנת 2019,

אני פה אומר את זה בצורה ברורה ומוחלטת, יש היום, הכול בשל, נגמר הסיפור של הפחד כן רפורמה לא רפורמה. יש היום נכונות גדולה, אני אומר לך את זה.

מישהו רוצה עוד להתייחס? טוב, אני רוצה להגיד לכם את עמדתי בעניין הזה.

זה קשור למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו? כן, זה רק משפטית, לראות שלא פספסנו משהו. אדוני יכול לעשות את זה אחרי שסיימנו?

תודה. אני רוצה לומר לכם שלוש נקודות: א', אני בעד הרפורמה להוציא ולשדרג את הלולים. על זה אין ויכוח בכלל. אין ויכוח. עכשיו אני אגיד לך ממה אני מוטרד, תמר.

בסוף בסוף מה קורה בפועל? אם אתה לא נותן את כל הכלים לביצוע הרפורמה, משתלטים עליהם אנשים שבאים אם את יודעת לייצר לי מנגנון, אוקיי? מנגנון שאומר: אתה לא יכול להעביר את המכסה ואת הלול לידיים

שהרי מה קורה? אני הרי יודע איך זה. אני לא רוצה להגיד. כולנו חיים בתוך עמנו. איתן, מצעים לנו 9,000 שקל השכרת מכסה היום. זה שגעון,

מה עניין? תראי, עכשיו מה קורה? אני מספר לך את זה מתוך ידיעה. לא, אתם רוצים להרוג את החקלאי. אני כמוני שדחף כל הזמן ליציאה וליצירת לולים חדשים משודרגים. עצרתי, אסף, את הרפורמה בזמנו בוועדת החינוך, כי היא לא הספיקה,

והמדינה לא נתנה את כל המשאבים. אמרת להם את מה שיקרה, אני לא אתן את ידי להשתלטות.

כמו שנאמר לאלוהים אלוהים אמר: - - - בחלום. הכוונה רצויה, המעשה לא רצוי. הרצון שלכם הוא רצון נכון. אני איתו לחלוטין. אני עד שאין פה מנגנון שיודע לוודא שזה לא מגיע לידיים שאינן המשק המשפחתי, אני לא אאשר את זה. אני אומר את זה לכם, אסף.

אני לא אהיה שותף לדבר שנוגד את תפיסת העולם

ואתה יודע, אתה כבר ותיק פה, שאם יש משהו שאני נלחם עליו בכל הכוח - - - זה המשק המשפחתי,

זה המשק המשפחתי, חד וחלק. אני אומר את זה לאורך כל הדרך בצורה מאוד-מאוד ברורה. ועוד בחלב, בפטם, בביצים, זה עומד לנגד עיניי כל הזמן. דרך אגב, את יודעת, את ישבתי איתי סליחה, יקוטי יחד עם בכירי משרד האוצר והממונה על ההגבלים. ושם אמרתי בצורה מפורשת שהפחד הגדול שלי שאני רוצה אני יודע שאי-אפשר לדבר על חקלאות משפחתית היום במושגים של לפני 10 ו-20 שנה. אין כבר כובע טמבל ומגפיים של דפנה עד מעל הברכיים. פה זה צריך להיות משק משפחתי משוכלל. חבר'ה שם, חיים, די. אני יודע שמה שאני אומר משעמם, אבל זה נושא ליבה. אלה דברי אלוהים חיים. לכן אני אומר: אני עד שאני לא יודע לוודא שזה פרויקט, רפורמה שמי שיהיו שותפים לה באמת יהיו חקלאים, אני לא בשונה מהם,

זה 200,000 ביצים, אני אעביר את זה על הראש שלהם. אבל אני רוצה לדעת באמת - - - מישוש. שיש לזה מימוש. רק לצד תקציב.

נראה לך שאני לא מדבר שוטף? תודה. בלי ה-200,000,

כשאתה נותן את התמריץ אתה דווקא מאפשר למישהו, חקלאי משפחתי, לצאת מהמושבים.

תשמעו, בבקשה, תאמין לי.

ברגע שאתה מעקר את תוספת המכסה - - - אני לא. תוספת 100,000. לסבר לך את האוזן, היום אם את נותנת לי, אני יצחק וקנין,

מה אכפת לי. אהלן וסהלן, תן לי עוד.

100,000 זה 20% תוספת במכסה שלי. 200,000 זה 40% תוספת במכסה שלי. תביני על מה את מדברת.

עכשיו מה את רוצה? תראי, מה אני אומר לך. אני אומר לך את זה בוודאות, באים היום לחקלאים זה מה שאמרתי למנכ"ל, עובדים עליו בעיניים. אומרים לו: החקלאים סוחטים אותנו. לא החקלאים. החקלאים שלא מגדלים סוחטים אותנו. החקלאי שמגדל עובד והוא מגדל ומגיע לו. אני לא נגד.

יש פה 100% מימון מדינה למשטח, 100%. אבל, תמר- - - לא ייתן לו כסף,

עוד משטחים לא יביאו את הלולים.

די, שמעון, עשה לי טובה. אני אעיף אתכם כבר. כדור שני נגד כאב ראש שתיתי בגללכם. אני ארבעה אדוויל. בסדר, כל אחד יש לו ראש קשה, עד שעוזר. תמר, גם 100,000 זו תוספת מכובדת. איתן, גם 100,000 זו תוספת מכובדת. אני לא מבין אתכם. אבל 100,000 זו תוספת של כל לול הרפורמה. גברת, אני פוסק.

זה לא יהיה 200,000. סליחה, אני מאשר 135,000. תודה רבה.

חברים יקרים. לא, לא יהיה. חברים יקרים, לא "לא יהיה". אל תחתום על תקנות. אל תחתום על תקנות. אל תחתום על תקנות.

כל מה שעשינו יומיים, הרסתם בשנייה.

לא צריך תקנות. - - - שמעון,

שמעון, החוצה. אני אצא. שמעון, החוצה. תודה רבה.

החוצה, החוצה.

צאו החוצה. צאו החוצה. אני לא אצא. אל תתערב. אל תתערב.

אל תתערב, אל תתערב, אל תתערב.

בוא אלינו. לא אצא פה. לא יוצא מפה.

תרד ממני, לא יוצא מפה. שמעון, אתה לא תאיים.

לא יהיו תקנות. לא יהיו תקנות. שמעון, החוצה. שמעון, החוצה. תבוא לגדרות. תבוא לגדרות. שמעון, החוצה.

ואני לא רוצה לראות אותך כאן יותר.

תודה רבה. אני גם לא רוצה לראות אותך בכלל. תודה.

- - - די.

החוצה. לא רוצה לראות אתכם היום פה.

חברים יקרים, אני רוצה לומר את הדבר הבא: גם אם יש משהו שלא מסכימים איתי, אלימות - - - לא הייתה אלימות כאן. סליחה, רגע. אתה רוצה גם? תצא החוצה. די, חבר'ה, איבדתם את זה לגמרי. איבדתם, חברים יקרים. אני מכבד אתכם.

לא נתת לנו שום דבר. חיים, עשה לי טובה. אני אוציא גם אותך.

אז תצא, חיים.

עוזר לנו,

עוזר לנו - - - חיים,

חיים, צא החוצה.

צא, בבקשה. כשתוכל להגיד במושב שגם אותך הוציאו. תודה. צא החוצה. בבקשה, בבקשה. תודה.

אני פונה אלייך. בבקשה. תאמין לי, אני לא אומר את זה סתם. תאמינו לי, אין שום אינטרסים פה. יש לי אינטרס אחד פה. אם רוצים לשמור על הענף הזה אני לא יודע אם אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים. 800 מכסות מושכרות בגלל השיטות האלו שלכם.

בגלל הקומבינות של לול, דו לול, מה שאתם לא רוצים. חבר'ה, אל תספרו לי. אני מגדל את המכסה שלי. לא חורג לא ימינה ולא שמאלה. ואני אגיד לכם את האמת. זה לא יעבוד פשוט. אתם יורים לנו בראש כל פעם, נותנים לטייקונים לעשות עלינו סיבוב. ואחרי זה אומרים: אנחנו המגדלים, אלה שמגדלים היום, מכים עלינו כל הזמן. בא לי מנכ"ל משרד החקלאות להגיד לי שאני זה שיוצר את המצב של שחיטה מול המשווקים. המשווקים עושים 9,000. אני עושה הפסקה של חמש דקות. תודה. הפסקה של חמש דקות. בואו. (הישיבה נפסקה בשעה 13:09 ונתחדשה בשעה 13:16.) חברים יקרים,

הדיון מתחיל.

אפשר להכניס את כולם?

אתה תלך, תראה, תסלח לי.

אני מכבד אותך יותר ממה שאתה מכבד אותי. לא מקובל עליי.

אתה לא יכול לעשות לי דבר כזה.

אני לא עובד אצל אף אחד מכם. עדיין לא מבין על מה אתה מדבר. אתה יושב מולי ואתה אומר לי: סע, סע. תכף תתחיל לשרוק לי.

חלאס. איתן, הוא לא דיבר נגדך. הוא אמר: בסדר. ואתה חשבת שהוא - - - לא. נשמה שלי, תאמין לי. אני מקרוב לא רואה. בסדר, אנחנו נסתכל אחרי זה בסרט. יאללה, קדימה. אדוני היושב-ראש, שמעון יכול להיכנס?

אני לא רוצה לראות את שמעון כאן בכלל, אני לא אתן לו להיכנס. עמי, תשב, נו.

אלימות לא תהיה. שב או שתצא.

אלה נהלים של בית המשפט. תגידו, אתם רוצים תקנות היום, או שאתם מתווכחים?

אני מודיע לך: אני לא אעביר את זה. כולם נעלמו.

והוא היחידי שנשאר. אתה מוכן, בבקשה. עמי, מספיק כבר.

עמי, אתה יכול לצאת. כפרה עלייך, אתה כל הזמן מאיים עליי, תישאר בחוץ. למה אתה מאיים עליי כל הזמן?

אני היחידי שלך פה ואני

עמי, שתהיה בריא, אבל זה לא קשור. אני בינתיים עושה את העבודה. זה יותר חשוב לכם מהכללים? תגידו, מה השתגעתם? די.

כבוד היושב-ראש, שיגעו אותנו.

גם אם אתה חבר שלי ההיפך, חובת ההוכחה היא עלייך. לא יכול להיות מי שפחות מכבד הם האנשים שמתיימרים להיות קרובים אליי. אם קרובים כאלה, תלכו. לא רוצה להיות קרוב שלכם. לא רוצה קירבה כזאת. אתם מכירים אותי, לא מפחד מאף אחד. שאף אחד לא יצביע עבורי, שלא יעבוד עבורי. אני צריך להיות נאמן למה שאני מאמין. הוא רוצה למשוך. שימשוך.

שימשוך את התקנות. אני מאשר, סליחה. נצביע על ה-100,000 ותמשוך את הכול. אני מצביע על ה-100,000. יופי, כל הכבוד.

אני מצביע על ה-100,000. מעמיד להצבעה. מעמיד להצבעה, סליחה. אה, הם לא מצביעים.

אז אני אגיד את התיקון. בבקשה. שימשכו, מה זה?

המילים בסעיף קטן (ג): "ואם הלול כאמור מצוי במתחם שאינו במשקו של בעל מכסה" ובעד ה"18,000 מטילות" השני שיש באותו סעיף יימחקו.

על ה-100,000 ומאשר אותו. אני מאשר את הכול. את (ג) ו-(ד) מעלה להצבעה. (ג) ו-(ד), כן. הצבעה בעד פה אחד תקנה 7(ג) ו-(ד) נתקבלו.

כפי שסיכמנו, עם התוספות,

ההתאמות, כל דבר שנדרש. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:19.